מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 5 מזכיר הכנסת דן מרזוק: 5 נאומים בני דקה 6 בועז טופורובסקי (יש עתיד): 6 ואליד אלהואשלה (רע"מ,

(יש עתיד): 8 סימון דוידסון (יש עתיד): 8 מיכל מרים וולדיגר (הציונות הדתית): 9 סימון מושיאשוילי (ש"ס): 9

התשפ"ד 2023. תקנות שעת חירום (מועדים לטיפול בלוחמים בלתי חוקיים בעת מלחמה או פעולות צבאיות) (תיקון), התשפ"ד 2023. תודה.

הנושא הראשון על סדר-היום, נאומים בני דקה. חברי הכנסת המבקשים להירשם מוזמנים להצביע בעד. הצבעה כעת,

עד שאקבל לידיי את הרשימה, ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת בועז טופורובסקי.

לפתוח את המיקרופון. תודה, היושב-ראש, וגם קבלו איזשהו ח"ח על השיפוץ שעשיתם כאן. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, ואם יש כאן שרים אז השרים, מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מלחמה מהקשות ביותר שידענו, מעשי זוועה שבוצעו בידי ארגון טרור נאצי: הורים נשחטו כשילדיהם צופים בהם, נשים נאנסו, צעירים נרצחו בזמן שיצאו לחגוג את החיים, הינה הסרט של המסיבה,

נשים ותינוקות נחטפו לעזה, והדף קצר מלהכיל את כל הזוועות הללו. לימדו אותנו שמדינת ישראל קמה כדי שלא יקרה כזה דבר יותר לעולם. "לעולם לא עוד", אמרנו אז, וגם היום: "לעולם לא עוד". עכשיו יש לנו משימה לאומית: להתאחד כעם אחד ולהחזיר את הפחד בלבבות אויבינו מהעם היושב בציון,

בימים אלו, כשירי טילים לשטח ישראל הפך לשגרה ויכול לתפוס אותנו בדרך לעבודה, בדרך עם הילדים לגנים או בכל נסיעה שגרתית, אני קורא לציבור: אנא מכם, סעו בזהירות יתרה והקשיבו להוראת פיקוד העורף. הן מצילות חיים. אני יודע שהנאום השבועי שלי על תאונות הדרכים נשמע קצת לא בקונטקסט, אבל עדיין, גם בתקופה הזו אנשים נהרגו ונהרגים בכבישי ישראל. מאז הפעם האחרונה שעמדתי כאן נהרגו 72 איש בכבישי ישראל, שמונה מהם רק בשבוע החולף. שנת 2023 הופכת להיות השנה הקשה ביותר בעשור האחרון גם בכבישי ישראל. יש לנו כל כך הרבה אסונות. בואו נשים לב, בואו נציל חיים ובואו נמנע מוות מיותר בכבישים. אני רוצה להשתתף בצער משפחות הנרצחים והנופלים מפרוץ המלחמה ובצער המשפחות ששכלו את יקיריהן על כבישי ישראל, לשלוח איחולי החלמה לנפצעים, ובתקווה שהשבויים והנעדרים יימצאו ויחזרו בהקדם. עם ישראל חי, ואנחנו ננצח.

אמן ואמן. תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה.

חברת הכנסת דבי ביטון.

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החברה הבדואית ספגה מכה קשה במלחמה הזאת, יש לנו כ-20 הרוגים ועשרות פצועים. הרבה בתים ניזוקו במלחמה הזאת. אנשים שלנו בכפרים הבלתי-מוכרים מתקשרים למס רכוש במשרד האוצר, מבטיחים להם לחזור אליהם ולא חוזרים אל האנשים. אני חושב שבעת הזאת הם מחויבים, פקידי האוצר ומס רכוש, לחזור אל האנשים ולתת להם מענה על מנת לסייע לאנשים ולעזור להם בתקופה הזאת.

תודה לאדוני. חברת הכנסת דבי ביטון. אחריה, חבר הכנסת אברהם בצלאל. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, אני רוצה לנצל את הדקה הזו, אדוני, כדי לשלוח מכאן חיזוק וחיבוק לכל המפונים. אני מטיילת בלא מעט בתי מלון ומקומות שהם מתאכסנים בהם. כאחת שעוברת ביחד איתם את החוויה, השאלה הנשאלת: מתי חוזרים אל הבית? השאלה הזו היא חשובה מאוד. אנחנו נחזור לבית. יש לנו צבא מעולה, הם שומרים עלינו, הם מחזקים אותנו, ואנחנו נחזור לבית שלנו, לדרום שלנו, ונהיה הפנינה של מדינת ישראל. שולחת לכם מכאן חיזוקים ומתפללת להשבת החטופים והנעדרים ועל כל מערכות הביטחון וצבא ההגנה לישראל,

אמן ואמן. חבר הכנסת אברהם בצלאל, מוותר. חבר הכנסת סימון דוידסון. סימון, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. במוצאי שבת האחרון, לפני יומיים, נמצא פה חברי אלי דלל, הוא יודע על מה אני מדבר, קיבלתי טלפון ב-20:00 על כך שבמכללת נתניה במעונות יש המולה מטורפת של מאות אנשים שצובאים על שערי המעונות, צועקים "מוות לערבים", מנסים לפרוץ את השערים כדי להגיע אל אותם 30 סטודנטים שנמצאים במעונות. אנחנו נמצאים במלחמה כולנו, הערבים הישראלים, הישראלים היהודים, מה שהיה במוצאי שבת זה נורה אדומה מסוכנת לחברה הישראלית. אבוי לנו אם אנחנו נגיע למצב שהערבים הישראלים לא ירגישו חלק מהחברה הישראלית באירוע הדרמטי שאנחנו חווים כולם. אני מגנה את אותם מאות אנשים שצבאו על השערים וצעקו "מוות לערבים". אני חושב שכל פוליטיקאי וכל איש ציבור צריך לעשות את זה, אפילו אם קרה משהו, אפילו אם מישהו זרק ביצה. יש משטרה, צריכים להגיע לאותו אדם ולעצור אותו. אסור לנו כחברה להתנהג ככה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת דוידסון. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, ואחריה, חבר הכנסת סימון מושיאשוילי. בבקשה. כבוד היושב-ראש, שרים, חברים, 54 שנים אני חיה בעולם הזה, 54 שנים, וחוויתי לא מעט,

ועדיין, שגרה שכזאת מעולם לא הייתה לי. אני פותחת את עיניי בבוקר, הולכת לניחום אבלים, משם לעוד ניחום, משם להלוויה ואחר כך למשפחות מפונים. היום זה התחיל אצל משפחתו של חיים בן אריה, אחר כך למשפחות מפונות משדרות בנטע, וכעת, ממש כעת, חזרתי מלווייתו של החייל ינון פליישמן. הלב רותח מכאב. ותוך כדי הלוויה, וזו כבר פעם שנייה שזה קורה לי, מתחילה אזעקה, וכל הקהל הקדוש נשכב על הרצפה. והלב שלך, אתה אפילו לא יודע אם זה כאב או אם זה כעס, אם זה חוסר אונים או הרצון להילחם בכל הכוח. אני רוצה לפנות אליכם, חבריי, לא אל הנתעבים, החיות,

לא מגיע להן התואר הזה,

אלא אלינו: אנחנו לא ניתן להם את התענוג הזה. ראיתי את הסרטון שרץ עכשיו. אנחנו לא ניתן להם את התענוג הזה להשתלח בנו.

אנחנו נישאר עם אחד.

מותר לנו להתווכח אחד עם השני, אבל זה נשאר במסגרת הוויכוח. אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו אחים בלב ובנפש, כך היינו וכך נישאר. תודה רבה. חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, ואחריו, חבר הכנסת אבי מעוז. אדוני היושב-ראש, חברים כולם, בימים אלה של מלחמה ארצנו נמצאת תחת מטחי טילים, ורבים מאיתנו יושבים במרחבים המוגנים. הן ההורים והן הילדים חווים תחושה של פחד, חרדה, והגרוע מכול, חוסר ודאות. כמו שכולנו יודעים, לילדים ולנכדים שלנו יש את התחושה של "אני זוכר איפה עמדתי" אני זוכר בדיוק מה עשיתי באותה נפילת טיל או באותה אזעקה או באותו אירוע טראומטי. בסוף השבוע הזה התבשרנו על פטירתה של תמר חיה טורפיאשוילי, זכרה לברכה, בת התשע מאשדוד, אשר לקתה בדום לב במהלך אזעקה בעקבות מירי רקטי.

תמר המנוחה הייתה ילדה בריאה ומלאת שמחת חיים. יש לא מעט ילדים שהקושי שלהם להתבטא במילים נותן את אותותיו בצורה כזאת או אחרת. התבשרנו, לצערנו, שהיא לא החזיקה מעמד בטיפול נמרץ ונפטרה. עלינו לתת תשומת לב לילדים, וכמובן לתמוך במשפחות. אני רוצה לסיים בדבריו של אביה של תמר בריאיון לאחד מאתרי החדשות: תמר הייתה ילדה בריאה ושלמה, חייכנית ומלאת מרץ. החטא היחידי שלה היה חטא הפחד, שאותו לא ידעה להסביר לנו. חשוב שכל הורה ייגש לילד שלו בזמן אזעקה ואחריה ויבין את מצבו, על מנת שלא נדע עוד אובדן כזה. בתפילה שבורא עולם יאמר לצרותינו די, ישיב את כל החיילים לשלום לביתם, ובעזרת השם ננצח. תודה לחבר הכנסת מושיאשוילי. חבר הכנסת אבי מעוז, ואחריו, חבר הכנסת אושר שקלים. תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס' 96, והפעם, על טוהר הנשק. עוד לפני קום המדינה נכנס הביטוי הזה לשימוש, וכוונתו הייתה שחלילה לא נתנהג כצבאות אחרים, שבהם המלחמה היא עת לפורקן יצרים ואלימות.

העם שמגמתו היא הטוב, החסד וגאולת העולם והאנושות הוא הכי רחוק מהחשש הזה. אנחנו יוצאים למלחמותינו מתוך מגמה של טוב ויושר, ולא מתוך תאוות ניצחון ואכזריות. אנחנו לא נהנים לשפוך דם, אנחנו יודעים בעצמנו לשים גבול לשימוש בכוח הזרוע. עם השנים הפך טוהר הנשק לנשק נגד יכולתנו להגן על עצמנו, מתוך טענה שכדאי לשלם את המחיר היקר של שמירת זכויות האדם של האויב. זוהי איננה מוסריות, אלא עיוות מוסרי ורשעות כלפי עם ישראל. עם מוסר מעוות כזה גרמניה הנאצית לא הייתה מובסת. אני ממליץ לכולנו לאמץ משמעות חדשה למושג "טוהר הנשק": באמצעות כוחות הביטחון, ובראשם צה"ל, מדינת ישראל תשתמש בכל כלי הנשק והאמצעים שברשותה במגמה נחרצת לטהר את העולם מן הרשע הזוועתי והמפלצתי שפגשנו בשמחת תורה.

חבר הכנסת אושר שקלים, ואחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, עם ישראל היקר, בשעה זו שבה עם ישראל כואב את קורבנותינו וליבנו עם משפחות הנרצחים, החטופים, הנעדרים והפצועים, חובה עלינו להיות מאוחדים. על כן אני מבקש מכל חברי הבית, מהתקשורת, מאישי ציבור בעבר ובהווה: אנא מכם, גלו אחריות. חשבו אם הנושאים העולים לדיון יכולים להועיל או חלילה להזיק לנו לנצח במערכה. אסור לנו ליפול ללוחמה הפסיכולוגית של האויב, שרוצה בקיומו של שיח מקטב בינינו. מכאן אני רוצה לשאת תפילה לשלום כוחותינו, הלוחמים והלוחמות בחזית: "מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי, אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. ייתן ה' את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. יַדבר שונאינו תחתיהם ויעטרֵם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. וִיקוים בהם הכתוב: 'כי ה' אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם', ונאמר אמן".

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואחריה חבר הכנסת אליהו רביבו. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אני יודעת שכולנו חווים כאב רב מ-7 באוקטובר ואובדן גדול. משפחות עדיין מתענות ומנסות להירפא מהאובדן והשכול שהן עברו וגם מחכות ליקיריהן. בתוך כל המהומה הזאת, בתוך כל הכאב הזה, אני רוצה לדבר היום על אישה נהדרת שאיבדנו בתוך כל הבלגן הזה, וכנראה היא לא תזכה שיתייחסו לאובדן שלה: חברתנו, מנהלת הסיעה הקודמת שלנו דליה בקר. אם יש סמליות בעניין, מי שהכיר אותה, היא עבדה עד תחילת השנה הזאת כמנהלת הסיעה. היא עבדה כ-35 שנים בבניין הזה. כולם הכירו אותה. היא הייתה אישה מאוד מקצועית, שנאבקה למען הזכויות של הסיעה והזכויות של חברי הכנסת ושיתפה פעולה באופן נהדר. היא לקחה אותנו כחברי כנסת חדשים במסדרונות של הכנסת, הכירה לנו את דרכי הפעולה והדריכה אותנו. אני לא יודעת כמה כולכם יודעים, יש לי הרגשה שהלב שלה נשבר מכל הבלגן. היא נפטרה ב-17 בחודש. היא הייתה אשת שלום, אשת שוויון, אשת צדק. היא הייתה מאוהבת מאוד בילדים ותמכה בהרבה ילדים בשקט בלי שאף אחד ידע. גם אותנו היא עזבה בשקט, לכן הרגשתי חובה להעלות את הנושא, לדבר על דליה. כולנו נזכור אותה על כל הדברים הטובים שהיא עשתה, ונלך בדרכה, על פי ערכים שלה, באהבת אדם, כמו שהיא עשתה. תודה רבה. חבר הכנסת אליהו רביבו, ואחריו, חברת הכנסת צגה מלקו. מכובדי יושב-ראש הכנסת, מכובדי כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, היום בבוקר הגיעו אלינו לוועדת הכספים אנשי החשב הכללי באוצר. אדוני יושב-ראש הכנסת, בקשתם הייתה שניתן להם ארכה להגשת דוח התאמה לתקציב 2024. המשמעות של הבקשה הזאת

לשמר את התקציב שהעברנו במאי 2023, שהיה תקציב דו-שנתי. אין ספק שלגישתנו, התקציב שהעברנו במאי היה תקציב נכון, שקול ואחראי, אך היום אנחנו נמצאים במלחמה, מלחמה על הבית. במלחמה כמו במלחמה אנחנו חייבים להיערך לקראתה, בוודאי בהיבט הכלכלי. המשמעות של הבקשה של פקידי האוצר היא אחת: לאפשר להם לשמר את התקציב כפי שהוא. קראתי ואני קורא מכאן למכובדי שר האוצר ולראש הממשלה להודיע באופן חד-משמעי על כוונתם לפתוח מחדש את התקציב ולהעביר מחדש בחקיקה תקציב ל-2024, שיוכל לבטא את האתגרים הרבים שאיתם המדינה מתמודדת מ-7 באוקטובר.

חברת הכנסת צגה מלקו. אחריה, חבר הכנסת משה טור פז. תודה, אדוני היושב-ראש. עם ישראל עובר תקופה קשה. אני רוצה לציין את יהדות התפוצות. בדרך כלל יהדות התפוצות, אנחנו מכירים אותם בתמיכתם בעלייה, בקליטה. נוסף לזה, היום האנטישמיות הישנה התגברה והתפשטה, ויהודי התפוצות סובלים מזה. אבל עם כל זה, הבוקר הייתה לנו ישיבה בוועדת הכלכלה, ההתגייסות של התפוצות ותרומתן לשיקום של היישובים שנפגעו, לעסקים שנפגעו, מראה כמה עם ישראל חזק וכמה הוא מאוחד. לכן אני רוצה להביע את תודתי ליהדות התפוצות, שהיא תמיד חלק בלתי נפרד מאיתנו, אבל כשקורים דברים כאלה הם גם מתגייסים. יישר כוח. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז, ואחריו, אחרונת הדוברות, חברת הכנסת קטי שטרית. בימים אלה, כשלב כולנו עם למעלה מ-230 שבויים ועוד עשרות נעדרים, נאמר תפילה לשלום השבויים והנעדרים: מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב ואימותינו שרה,

רחל ולאה, הוא יברך וישמור וינצור את נעדרי צבא ההגנה לישראל ואת השבויים האזרחים בתוך שאר אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשביה. בעבור שהקהל מתפלל בעבורם, הקדוש ברוך הוא יימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצלמוות, ומוסרותיהם ינתק, וממצוקותיהם יושיעם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם. "יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם", ויקוים בהם מקרא שכתוב: "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברִנה ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגון ונסו יגון ואנחה", ונאמר אמן. אמן. חברת הכנסת קטי שטרית, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חברי הכנסת מכל סיעות הבית הקימו חמ"ל ברמת גן ובכנסת ישראל ושינעו תרומות לבסיסים הצבאיים, לאזרחים מהעוטף שנמצאים בבתי המלון, ועל כך תודה לכל חברי הכנסת, שבעצם בעשייה הרבה שלהם עשו היסטוריה. זו הפעם הראשונה עלי אדמות ש-108 חברי כנסת מגויסים, כולם עובדים, עושים המון המון למען אזרחי מדינת ישראל, ועל כך יישר כוח לכל העושים במלאכה. נמצאים איתנו כאן, הגיעו ונחתו היום מארצות הברית שני תורמים נכבדים מאוד, והם יושבים ביציע, אברהם וג'סטין היקרים, שמייצגים את הקהילה היהודית בארצות הברית. הם כרגע הסיעו לבסיסים צבאיים את התרומה שלהם, והם בדרך לקבל רשימות נוספות ולתרום למען חיילי מדינת ישראל וליישובים. אני רוצה להגיד לכם בשמי ובשם כל חברי הכנסת תודה רבה על העשייה הנהדרת שלכם למען האזרחים ולמען החיילים. צריך להבין שלהביא תרומות למדינת ישראל זה לא לבוא ולומר שלמדינת ישראל חסר. תרומות של היהדות הן תרומות כי הם רוצים להרגיש חלק מהנטל המלחמתי, ואנחנו מתייחסים לזה כאל תרומה, כאל צדקה. בזכות היהדות הנהדרת שנמצאת בגולה אנחנו כאן מקבלים את התרומות באהבה רבה. תודה רבה לכם בשמי ובשם כל חברי הכנסת.

חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 10) (הכרזה על אדם זר כפעיל טרור), התשפ"ד 2023, לקריאה הראשונה. אני מזמין את השר יעקב מרגי להציג את הצעת החוק בשם שר המשפטים.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 10) (הכרזה על אדם זר כפעיל טרור), התשפ"ד 2023, הצעת חוק ממשלתית, מבקשת להסמיך את שר הביטחון להכריז בישראל על אדם זר כפעיל טרור, נוסף על הסמכות הקיימת כיום בחוק שלפיה שר הביטחון רשאי להכריז על ארגוני טרור ורשאי לאמץ הכרזות של מועצת הביטחון של האו"ם ושל מדינות זרות על ארגוני טרור ופעילי טרור זרים. ההכרזות נחוצות כעת מאוד כדי לאפשר הוצאת צווי תפיסה נגד רכוש של פעילי חמאס במסגרת המלחמה הכלכלית במימון הטרור. הטלת סנקציות פיננסיות על ארגוני טרור ועל פעילי טרור מכוח הסמכויות הקיימות כיום בחוק הוכחה בשנים האחרונות כאפקטיבית בפעילות אשר מנהל המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון, בשיתוף גופי המודיעין, גופי האכיפה ומשרדי הממשלה השונים,

שיבוש וסיכול של צירי מימון טרור. לנוכח אירועי 7 באוקטובר, מתקפת הטרור הרצחנית על מדינת ישראל, והפעילות המוגברת של ארגוני הטרור לגייס כספים להמשך הלחימה, התעוררה דחיפות למתן סמכות לשר הביטחון להכריז באופן עצמאי וישיר על פעיל טרור זר, תוך הרחבת הגדרת פעיל טרור. הכרזה על פעילי הטרור הזרים עצמם תאפשר להגביל את תנועתם ואת פעילותם בהעמדת כסף ואמצעים המיועדים, כולם או חלקם, למימון טרור או לפעילות טרור. לעניין הגדרת פעיל טרור, נדרש תיקון להגדרה שייתן מענה למצבים שבהם אדם נוטל חלק באופן שיטתי ומתמשך במימון פעילות של ארגון טרור מוכרז או בהעמדת אמצעים לארגון טרור מוכרז, גם אם אינו חבר בו.

חלפני כספים זרים, אנשי עסקים וסוחרים במדינות שונות בעולם המשתמשים בחברות ובעסקים שלהם כציר להעברת סחורות וכספים לארגוני הטרור, הן כאמצעי להעברת מימון והן לצורך התעצמות וייצור נשק, גם אם הם עצמם לא נוטלים חלק בביצוע מעשה טרור ספציפי או אינם נוטלים חלק פעיל בארגון טרור מוכרז. יודגש כי השיטות של קיזוז כספים ומימון טרור באמצעות סחורות מוכרות בעולם, והרחבת ההגדרה עולה בקנה אחד עם ההסדרים המשפטיים בחו"ל, במועצת הביטחון, באיחוד האירופי, בארצות הברית, בבריטניה ובצרפת, שמכוחם ניתן כאמור להכריז על יחידים המעורבים או נוטלים חלק בטרור ובמימונו, כולל באמצעות סחורות. נוסף על כך, מוצע לקבוע בהצעת החוק עוד תיקון טכני למונח "נשק", שנעשה בו שימוש בביצוע מעשה טרור ולצורך חלק מהעבירות הקבועות בחוק. מדובר בתיקון המגדיר נשק על פי מהותו ותפקודו, בין שמדובר בנשק תקין ובין שלאו, תיקון שנכלל בעבר בהצעת חוק שהליכי חקיקתה לא הושלמו. לבסוף אציין כי התיקון המוצע לחוק נדרש כהוראת קבע גם בימי שגרה, ומשרד המשפטים כלל אותו במסגרת תיקון רחב יותר בחוק המאבק בטרור. לנוכח המצב הביטחוני פוצל התזכיר לחלקים הדחופים בלבד כמפורט לעיל, ובהמשך יקודמו התיקונים הנוספים. לכן, לנוכח כל האמור לעיל, הממשלה כמובן תומכת בהצעת החוק ומבקשת מחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק הממשלתית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לשר מרגי, ונעבור כעת לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה, ראש האופוזיציה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבר שלושה שבועות ויומיים אנחנו אומרים לעצמנו ש-7 באוקטובר 2023 הוא היום האחרון של השואה. 78 שנה אחרי שהיטלר התאבד בבונקר בברלין, הנאצים חזרו. היהודים שוב נרצחו בגיא ההריגה. דם ילדינו המתים זועק אלינו מן האדמה. דם ילדינו החיים זועק אלינו ממנהרות חמאס. זוועות הבוקר הנורא בתולדות ישראל לא יישכחו לעולם, אבל אסור לנו לקבל את המשוואה הזאת. כשהעם היהודי מסתכל אחורה על שואת היהודים, השאלה שמענה אותו היא: למה הם לא ברחו? למה הם לא עזבו בזמן? למה הם לא לקחו את עצמם ונמלטו לאמריקה או לארץ ישראל? כשאנחנו מסתכלים אחורה על אסון 7 באוקטובר, השאלה שמענה אותנו היא הפוכה, לא למה לא ברחנו, אלא למה לא הגענו בזמן לשדה הקרב, למה לא השכמנו להרוג את מי שבא להורגנו.

אחרי כל יום שבו נהרגו אלפי יהודים, הגיע עוד יום שבו נהרגו אלפי יהודים. יום אחרי יום במשך שנים, במדינת ישראל, אחרי שנרצחו יהודים, מאות אלפי יהודים נחושים, חדורי מטרה, עלו על מדים ונשק והתגייסו לצבא היהודי כדי לנצח במלחמה. אחרי אסון 7 באוקטובר מטוסי ומסוקי צה"ל עלו לאוויר, טנקים שעטו, והצבא החזק ביותר במזרח התיכון יצא לסגור חשבון עם אויביו כאשר כל עם ישראל מאוחד מאחוריו. מפוני בארי ושדרות יחזרו לבארי ולשדרות חזקים יותר, אחרי שהאויב הושמד וסולק מגבולם, מפוני מטולה וקיבוץ דן יחזרו למטולה ולקיבוץ דן בידיעה שמדינה שלמה אחראית לביטחונם. זה הבית שלנו, ואנחנו גמרנו לברוח.

מצדה לא תיפול ושנית אושוויץ לא יוקם. לא הצבא האדום ולא הצבא האמריקאי יגיעו לבונקרים של חמאס, צבא ההגנה לישראל יעשה את זה, לא העולם ינקום את נקמתם של היהודים, אנחנו נעשה את זה, לא בנות הברית יחזירו את החטופים שלנו לביתם, מדינת ישראל תעשה את זה. מה שקרה וקורה במדינת ישראל הוא לא שואה, זו מלחמה, השנה היא לא 1943, השנה היא 2023, אנחנו לא הילד המרים את ידיו בגטו ורשה, אנחנו הלוחם המרים את נשקו ויוצא לנצח במלחמה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת דן אילוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, "דם יהודי אינו הפקר" זאת הקריאה שאני שומע בכל מקום שבו אני מתהלך בארץ, בלוויות, בשבעות, אצל החיילים. דם יהודי אינו הפקר. אבל הקריאה הזאת לא מספיקה. זאת קריאה שהייתה אולי מתאימה לשואה, לפני הקמת מדינת ישראל שיכולה להגן על היהודים. אם אנחנו עדיין צועקים "דם יהודי אינו הפקר" אז משהו השתבש. ברור שדם יהודי לא צריך להיות הפקר, הוא צריך להיות יקר מאוד. באימפריה הרומית כל אזרח רומי היה זכאי להגנת המדינה, Civis Romanus. אזרח רומי יכול היה להתהלך בכל מקום בעולם בלי לחשוש שיתקפו אותו או שיטרידו אותו. Civis Romanus, הוא אזרח רומי, ולכן כולם ידעו שאם יעשו לו משהו, כל האימפריה הרומית, האימפריה החזקה ביותר בהיסטוריה, תבוא כדי לנקום את נקמתו. הגיע הזמן שמדינת ישראל תצעק בקולי-קולות: דם יהודי יקר מאוד, כל מי שייגע ביהודי בארץ ובעולם או באזרח ישראלי מכל הדתות, יפגוש את עוצמתו של צבא ההגנה לישראל. מי שתוקף אותנו, מי שנוגע בשערה מראשו של אזרח ישראלי, יקבל מכה כואבת שלא יוכל לקום ממנה. זהו רגע מכריע בתולדות העם היהודי. הציונות, לצד היותה תנועה של שיבת ציון וקיבוץ גלויות, גם באה כדי שעם ישראל יוכל לחזור להגן על עצמו. לא עוד יהודים גלותיים אנחנו, אלא עם חזק שמגן על עצמו ועל אזרחיו. עכשיו זאת שעת המבחן האמיתית, שעה שתירשם בספרי ההיסטוריה כפרק משמעותי בתולדות העם היהודי. החיילים היקרים שלנו שנמצאים בחזית כותבים פרק חדש בתנ"ך, ואנחנו חייבים שהוא ייכתב בעוצמה. התגובה שלנו על האירועים של 7 באוקטובר צריכה להדהד בכל מקום בעולם, בטהראן, בלבנון ובכל מקום בעולם שבו חושבים להרים יד על יהודים. אם לא ניתן תגובה מכרעת, ניתן מסר לכל העולם שאנחנו עדיין היהודים הגלותיים מלפני קום המדינה, נמשיך לצעוק בבכי שדם יהודי אינו הפקר בזמן שטובחים בנו. אבל אם נחסל את אויבינו, נפרק את החמאס ונהרוג הרבה מחבלים,

אז המסר לעולם יהיה ברור כשמש: לא מתעסקים עם עַם ישראל, פשוט לא. דם יהודי יקר מאוד. עכשיו משפט אחרון. אם היינו אומרים לסבים ולסבתות שלנו במרוקו,

בפרס או בכל מקום אחר בעולם שיטבחו יהודים בפוגרום, הם לא היו מופתעים, אבל אם היינו אומרים להם שעם ישראל יתעורר באותו יום ויתגייס למילואים בצורה חסרת תקדים, ויהיו מאות אלפי יהודים שיבואו כדי לנקום את נקמתם, הם היו חושבים שהם חיים בחלום. זהו המבחן שלנו כרגע, ואנחנו חייבים לעמוד בו. תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא. חבר הכנסת טאהא נמצא? חבר הכנסת רון כץ. תודה רבה, אדוני היו"ר. כנסת נכבדה, אני פונה אליכם היום כי במלחמה הזו באמת שאין אופוזיציה וקואליציה, וכולנו מגויסים כאיש אחד לטובת הלחימה, לטובת מדינת ישראל, לטובת אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה לדבר רגע על ההסברה הישראלית. ההסברה הישראלית צריכה סיוע אמיתי מכל אחת ואחד מאיתנו שנמצאים כאן היום, מכל אחד ואחת במדינת ישראל,

ממי שמוביל דעת קהל, ודאי מהאנשים שמוכרים יותר. היום הגיע לרצועת עזה תובע מבית הדין הבין-לאומי, כרים קאן. הוא לא הגיע במקרה,

כי ככל שחולף הזמן כך העולם הרחב מתחיל קצת להתנתק מהאירוע.

שלנו פה היום והתפקיד של כל אחד במדינת ישראל ושל כל אחד מיהודי העולם הוא לא לתת לעולם לשכוח את הזוועות שהיו פה, לא לתת לעולם לשכוח את התינוקות שנרצחו במדינה הזו רק כי הם יהודים, לא לתת לעולם לשכוח את הזוועות שעשו בנשים רק כי הן יהודיות, לא לתת לעולם לשכוח איך נכנסו אלפי מחבלים והתפרצו למסיבה וירו בכל מי שעמד בדרכם ובדקו רכב-רכב וחזרו ווידאו הריגה. אסור לנו לתת לעולם לשכוח את זה, כי ברגע שהעולם ישכח את זה, גם הלגיטימציה שלנו, של צה"ל,

תהיה הרבה יותר מסובכת. לכן אני קורא מפה, מהבמה הזו, לכל אחד שמחובר לרשתות החברתיות במדינת ישראל, לכל יהודי בעולם, לא להפסיק לרגע. המלחמה שלנו היא מלחמה חשובה גם ברשתות החברתיות, גם בדעת הקהל הבין-לאומית, ואנחנו חייבים לשמור את שותפינו, את חברינו, איתנו. וגם הציבורים שלהם שם, גם מי שתומך בנו, צריך לתמוך גם בהם. זה אחד הדברים החשובים ביותר שכל אחד שנמצא בבית יכול לעשות. אני יודע שכולנו עושים את זה, אבל חשוב מאוד שלא נוריד לרגע את הרגל מהגז, כי הקהילה הבין-לאומית רואה עכשיו תמונות מתוך עזה, וינסו לצמצם וינסו למנוע מצה"ל לנוע קדימה. שום דבר לא יעצור אותנו. אין דבר צודק יותר ממה שהצבא עושה היום בתוך רצועת עזה, ואסור לנו לעצור עד שנשמיד את החמאס, אסור לנו לעצור עד שכל אחד מהמנהיגים שלו לא יחיה איתנו בעולם הזה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת בן ארי. תודה, אדוני היושב בראש. ברכות על התפקיד, חשוב, נשיאות הכנסת, אז ברכות ובהצלחה. כנסת נכבדה, אומרים לנו כל הזמן שזה לא הזמן לעשות אופוזיציה, המדינה במלחמה וצריך לאחד שורות,

כך אנחנו עושים. חברי הכנסת רצים מלוויות לשבעות. הסיעה שלי, שאני מאוד מאוד מרגישה גאה להיות חלק ממנה, פועלת כל היום בביקורי מפונים, מארגנים תרומות, מטה החטופים, מבקרים את הפצועים. ביום שישי הלכתי לבקר בתל השומר את פצועי המלחמה, אני עושה את זה כבר כמעט כל יום שישי בשלושת השבועות האלה. בא אליי אבא לבחור לוחם, ודיברנו. אני ישר מציגה את עצמי, והוא אמר לי: תשמעי, הסיבה שהצבא שלנו וכוחות הביטחון נפגעו והם חלשים זה בגלל ההתערבות של בית המשפט והפרקליטות, לכן הצבא שלנו חלש. אני הסברתי לו בעדינות, בכל זאת, אבא לחייל פצוע, צריך יחס מאוד מאוד עדין, באתי ואמרתי לו: תשמע, זה לא זה,

יש סיבות אחרות, אתה טועה. והוא אמר לי: תראי, אני ראיתי ריאיון, תסתכלי בעצמך. אז הלכתי וצפיתי.

אני לא צופה בערוץ 14, רוב הזמן אני ברשתות. מסתבר שבתוכנית בערוץ 14 ישב בכיר בשב"כ משנות התשעים, לפני 30 שנה, קצת לא באירוע,

בריאיון, והוא סיפר שלפני 30 שנה,

לא יודעת, לא נכנסתי,

הוא ביקש ממני אז צפיתי, צפיתי בריאיון. רגע, חכה, מיקי, אני חייבת להגיע לפואנטה. צפיתי בריאיון. הוא חקר בשנות התשעים עציר ביטחוני, אסיר ביטחוני, והאסיר מת בחקירה, ובעקבות האירוע חודדו הנהלים, כמו שצריך,

אתם יודעים מה דעתנו,

וחודדו הנהלים. ואז יצא הציוץ כדלקמן בערוץ 14: בכיר השב"כ, אנחנו לא יודעים מי זה, שחקר את יחיא סנוואר,

הוא גם לא חקר את יחיא סנוואר, ובכירי החמאס אומר: היינו מוגבלים בידי משרד המשפטים והפרקליטות בראשות דורית בייניש בחקירת עצורים, וזה הקשה מאוד על החקירות. עצרנו את כל הפלג הצבאי של חמאס, וחשבנו שהם יישארו במעצרי, שים לב,

מעצרי עולם, זה הציוץ, אבל מתי הם שוחררו? בעסקת טיעון.

אין מעצר עולם, יש מאסר עולם, ואין עסקאות טיעון.

מה היה שם?

כי אני יודעת שאני על הקצה. הייתה פרקליטה, קראו לה דורית בייניש, היא הייתה פרקליטת המדינה, בדקתי את זה, ב-1989 1995. בייניש לא רק שלא שחררה את סנוואר,

היא קברה אותו בבתי הסוהר,

במירכאות, לחמישה מאסרי עולם. חמישה מאסרי עולם קיבל יחיא סנוואר מהשופטת, מהפרקליטה אז דורית בייניש. סירבה לייצג בבג"ץ, מי ששחרר את יחיא סנוואר ב-2015, אתם יודעים, אני לא נכנסת לוויכוחים. לא להפריע, בבקשה. לא להפריע. אני לא נכנסת לוויכוחים, אני רק בעובדות. חברת הכנסת בן ארי, נא לסיים. אבל זה לא בסדר. בסדר, אני אתן לך עוד כמה שניות, אבל נא לסיים. בייניש סירבה כפרקליטת המדינה לייצג את ממשלת ישראל בראשות רבין. זאת הייתה דורית בייניש. היא סירבה לייצג את המדינה בגירוש 400, אלה העובדות. חבר הכנסת עמית הלוי, אנא ממך.

גם אתה, חבר הכנסת קריב.

ויש אחד ששחרר ב-2011. תודה רבה.

ואיתו מי זה? אתם יודעים, אבל הרי

נכון, אבל הפריעו לי.

אני רק רוצה להגיד שיחד איתו גם סאלח אל-עארורי ועלי קאדי, ועוד כל מיני מראשי ההתקפה בשבת. עובדות, חברים. לא צריך לשקר. הכול כתוב.

תודה, ושיהיה לך בהצלחה.

חבר הכנסת אחמד טיבי. מכובדי היושב-ראש, ברכות ובהצלחה. היום בוועדת העבודה והרווחה היה דיון בהצעת החוק על תגמולים לחטופים ונעדרים, למשפחות שלהם. למרות שלא התבקשנו לחתום, וצר לי על כך, כל חברי הכנסת, נציגי כל הסיעות, תמכו בהצעה. היה חשוב להציג עמדה פה אחד בוועדה בנושא הזה, גם מאיר היה. היה ויכוח על התקופה, שנתיים, תוספת שנה וכדומה. אני מדבר על הדבר הזה כי אני רוצה לדבר על הראי. עכשיו קראתי איזה ציוץ של מלינובסקי אחת, שיודעת איך עובדת הכנסת. כשהיא הציגה את החוק אונס על רקע לאומי לפני הפגרה, הצגתי הצעת חוק כדי לבטל את ההצעה שלה אז. עברו 45 יום, וזה הונח היום, ואז היא מוציאה ציוץ שטיבי הגיש את זה היום על רקע הזוועות שהיו בעוטף עזה. זה ניצול ציני. חברת כנסת יודעת שיש הנחה טכנית, עוברים 45 יום מאז שאתה מגיש.

על כל פנים, אני רוצה לברך את השר ארבל, שר הפנים, שהיום שחרר את ה-200 מיליון שקל שהם תקציבי איזון שעוכבו על ידי סמוטריץ'. הם חנו במשרד הפנים, אבל סמוטריץ' התנגד.

בתקופת מלחמה, עת קשה, כל הרשויות זקוקות לתקציבים האלה. הוא העביר אותם לרשויות למרות האי-הסכמה והסירוב של השר סמוטריץ'. אני רוצה לדבר על המצור שהיה על סטודנטים בנתניה, במעונות במכללת נתניה. זה היה אירוע קשה,

וטוב שכל האנשים חברו כדי למנוע את המשך הלינץ' נגד הסטודנטים. היו טענות, והמשטרה הזימה אותן בהודעה, וטוב שהיא הוציאה הודעה. לא יעלה על הדעת שכל מי שהיו שם וצעקו "מוות לערבים" אף אחד מהם לא נעצר, גם אלה שניסו לפרוץ את שערי המכללה. אבל על כל פיפס, כל ציוץ, כל פוסט וכל משהו אמורפי מגיעות יחידות יס"מ כדי לעצור את הערבי שהעלה את הפוסט, למשל מורה מעארה שלפני שנתיים-שלוש צייצה משהו על הנכבה, היום באו לעצור אותה על ציוץ מלפני שנתיים-שלוש. אני ער לעובדה שזו עת קשה וימים קשים, אבל צריך להפעיל שיקול דעת, ויש כאלה שעושים הכול כדי להצית ולהסית נגד הציבור הערבי, ונגדם אנחנו עומדים.

תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. מכובדי היושב-ראש, ברכות. שיהיה בהצלחה. חבריי חברי הכנסת, לחברה הבדואית, במלחמה הזאת, לחברה שלנו יש 20 הרוגים מאז פרוץ המלחמה, עשרות פצועים ושישה חטופים. מכובדיי, בכפרים הבלתי-מוכרים בנגב אין התרעות, אין אזעקות ואין מיגון. פנינו ללשכת ראש הממשלה וגם לשר הביטחון על מנת להציב מיגון בנגב, ועד עכשיו לא קיבלנו מענה. החברה הבדואית חשופה לטילים. היו פניות רבות לכל משרדי הממשלה שמטפלים בנושא הזה על מנת להציב מיגון לפני המלחמה, ואף אחד לא התייחס לנושא הזה. הדרישה שלנו לגיטימית, במיוחד היום. לא יכול להיות שחברי כנסת, נציגי ציבור,

פונים לראש הממשלה ולא מקבלים שום יחס מ-7 באוקטובר. אנחנו יודעים שהמדינה נמצאת במצב לא פשוט, אבל לפחות שיתייחסו לאנשים. יש בנגב 150,000 תושבים שגרים בכפרים הבלתי-מוכרים. הם מרגישים חסרי אונים, מופקרים. מחובתה של הממשלה לתת יחס, לתת שירות לכלל האזרחים במדינה. כאשר אנחנו מדברים על החברה הערבית, שמגלה אחריות בתקופה הזאת, אנשים מתאפקים, אנשים לא מדברים, וכל המנהיגות הערבית יוצאת בקריאות לאנשים שלנו להתאפק בתקופה הכל-כך מתוחה. מכובדי היושב-ראש, משרדי הממשלה צריכים לתת שירות לאנשים. חברי הכנסת, חברי הכנסת, חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי, אנא. אני רוצה שיהיה קשב.

הבדואים בכפרים הבלתי-מוכרים גרים על כ-2.7% מקרקעות הנגב. הגיע הזמן, לכפרים האלה, לתושבי הכפרים, הגיע הזמן שהממשלה תתעשת, תקבל החלטה להכיר בכפרים הבלתי-מוכרים, במיוחד בתקופה הזאת, כאשר האנשים סובלים, כאשר לאנשים אין מיגון, אין להם בתים. תמ"א 40 לא מתייחס לבתים בכפרים הבלתי-מוכרים. אין מיגון לאנשים. הדרישה שלנו היא להכיר בכפרים הבלתי-מוכרים עכשיו. הממשלה צריכה לקבל החלטה אמיצה, החלטה קשה, ולסייע לאנשים על מנת שתהיה הכרה בכפרים הבלתי-מוכרים. אנחנו דורשים שנים רבות מהממשלות להכיר בכפרים הבלתי-מוכרים. אמרתי ואני אומר שוב: אנחנו דורשים מהממשלה להכיר בכפרים הבלתי-מוכרים.

תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, בשבוע שעבר דיברתי כמה פעמים מעל הבמה הזו על תדרוכים היוצאים מסביבתו של ראש הממשלה נגד בכירי הצבא בעיצומם של ימי המלחמה. לאחר הדברים ניגשו אליי כמה עמיתים מן הקואליציה ואמרו: גלעד, תעזוב, אלה תדרוכים לא מבוססים, אלה שמועות. אנחנו לא מאמינים שהם מגיעים באמת מסביבתו של ראש הממשלה. ראוי בימים הללו שלא נתרום את תרומתנו להעצמת דברים שאולי יש בהם מן הפייק-ניוז.

ואז הגיע ציוצו המפורסם של ראש הממשלה בעיצומו של הלילה, בשעה שחיילינו חוצים את קו הגבול מול הרצועה, בשעה שמפקדיהם נמצאים בעמדות הפיקוד. על פי הפרסומים שנמצאים גם בתקשורת, גם ברשתות החברתיות, במשך שעות על גבי שעות בכירי לשכתו של ראש הממשלה עסקו בניסוחו של הציוץ בחשבון הטוויטר של ראש הממשלה עצמו, שכל-כולו הטלת רפש על בכירי הצבא והימלטות מהאחריות של ראש הממשלה. אז כבר אפשר לומר היום שלא מדובר בפייק-ניוז מסביבתו של ראש הממשלה, אלא בדברים מפי הגבורה, הגבורה שאין בה רסיס אחד של גבורה ומנהיגות וכל-כולה פחדנות ציבורית. אבל מעבר לעובדה שהציוץ הזה הוא באמת שפל מוסרי מנהיגותי חסר תקדים של ראש ממשלה במדינת ישראל, צריכים אזרחי ואזרחיות ישראל לדעת שהציוץ הזה הוא שקר גמור. מעל הדוכן הזה אנחנו לא נתייחס לדברים שנאמרו בישיבות שונות של ועדת החוץ והביטחון, שחלק מהחברים כאן היו נוכחים בהן, אבל ביממה האחרונה כבר מתחילות לצוץ העדויות בתקשורת עד כמה הציוץ הזה הוא לא רק בזוי אלא הוא שקר מראשיתו ועד סופו, וכל-כולו ניסיון נלעג, נפסד, של ראש ממשלה לחמוק מהאחריות תוך הטלת הרפש על כתפי מפקדי הצבא, שגם את פעולתם צריך לבדוק. את השקר הזה ראש הממשלה לא יוכל להחזיק, והוא ייבדק לא בוועדת בדיקה ממשלתית שנתניהו וממשלתו ימנו, אלא בוועדת חקירה ממלכתית שלא תמונה על ידי הממשלה, שכשלה בתפקידה. ואנחנו כולנו, ובזה אסיים, אנחנו כולנו זוכרים איך שלושה אלופי מטכ"ל, אחד מהם ראש אמ"ן, הסתובבו כאן, בבית הזה, בעיצומה של חקיקת המהפכה המשטרית והתחננו לפני חברי קבינט שישבו איתם לשיחה. לא אנחנו נשכח את התמונה המבזה הזו של חברי קבינט שמשיבים ריקם את פניות אלופי צה"ל, ובתוכם ראש אמ"ן, ולא הציבור הישראלי ישכח את זה. אני אומר הערב הזה לראש הממשלה נתניהו, רק נא לסיים. הגעת לשפל חסר תקדים, ולאור הרקורד המתמשך שלך, זה בהחלט הישג. תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי. אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, "אתנך לברית עם לאור גוים", אמר הנביא שלנו ישעיהו. ומה המשימה הראשונה של העם שהוא אור לגויים? אומר הנביא ישעיהו: לפקוח עיניים עיוורות. יש עיניים, אבל הן עיוורות. וכידוע, יש עיוורון מלא, ולפעמים יש עיוורון לאזורים מסוימים, שטח מת, תחום שאנחנו עיוורים לו. ואנחנו היינו עיוורים תקופה ארוכה. לא בשמחת תורה, שנים רבות לפני, לפני 7 באוקטובר היינו עיוורים. היה לנו שטח מת ענק. במקרה הטוב ראינו את פני השטח, את הקצף שעל פני המים, את העיקר לא ראינו. והעיקר, אדוני היושב-ראש, הוא ממד העומק, הממד האידיאולוגי והדתי. היינו עיוורים לו. התעלמנו ממנו. התעלמנו מהדת. אמרנו שנים, עשרות שנים, רק לא לקרוא לזה מלחמת דת, חס ושלום. לא לקרוא לזה מלחמת דת. אבל זו מלחמת דת. התעלמנו מהאסלאם כמו שהם תופסים אותו, כמו שהאסלאם הרדיקלי תופס אותו, מהחדית'ים כמו שהאחים המוסלמים בחמאס קוראים אותם. מזה התעלמנו. ואיך קרה לנו שהתעוורנו? איך קרה שנהיינו עיוורים לדבר העיקרי? זה קרה לנו כי קיבלנו את מה שלימדו אותנו כאן בישראל האינטלקטואלים באוניברסיטאות: שההוויה קובעת את התודעה, שהיחסים האמיתיים בין בני אדם הם יחסים כלכליים. הפכנו למרקסיסטים,

ניתחנו את כל התופעות, את התהליכים, את התרבויות, את הכול, רק על פי האקסיומה הזאת של מטריאליזם מסתורי. אמרנו: יש אינטרס. הם רוצים היתרי עבודה? הם רק רוצים היתרי עבודה, והם יהיו בשקט. מה, כתוב באמנה? אז הם לא מתכוונים למה שכתוב באמנה. זו רטוריקה לצורכי פנים.

מה שקשור לדת, לאידיאולוגיה, לזהות, שמנו בצד. וזה הפיל שבחדר, יותר נכון, הנאצי שבחדר, כיוון שבראש ובראשונה אידיאולוגיה מציבה מטרות. כשאנחנו חשבנו שזה עניין של אינטרסים, אז ככה אמרנו כל השנים בכל ההסכמים. אמרנו: זה אינטרסים.

באמת אפשר להגיע לפשרות, חבריי וחברותיי. ככה זה בביזנס. אבל אצלם זה לא היה ביזנס, והאחים המוסלמים של החמאס כל כך בזו לנו, והם לא רק בזו לנו, הם השתמשו בדיוק בזה,

המחשבה המטריאליסטית הזאת שלנו התהפכה עלינו. הם הבינו את התיאוריה הזאת, והם הרשו לנו לשחד אותם.

תנו לנו היתרי עבודה ואנחנו נהיה שקטים כמה חודשים. באמת היו שקטים כמה חודשים, הינה,

אנחנו לא מצטרפים לג'יהאד האסלאמי. אמרו לנו בוועדה, נכון, חבר הכנסת מלביצקי? אמרו לנו בוועדה שהם לא מצטרפים לג'יהאד האסלאמי.

לא הצטרפנו.

כי זה הכול עניין של מאבקים פנימיים בתוך הרצועה על כוח, על שליטה. אנחנו אכלנו את זה. כמו לחם אכלנו את זה. אכלנו את זה כי אנחנו היינו שבויים בתיאוריה הזאת, והם הבינו את זה כל כך טוב, אגב, כמו בגרמניה הנאצית, שככה היא עבדה על העולם המערבי. היא אמרה: תנו לנו אולימפיאדה במינכן מה זה אנחנו שקטים, תנו לנו את חבל הסודטים, יש רק דוברי גרמנית שם. זה לא עניין עכשיו של ויכוחים,

צריך לסיים, חבר הכנסת הלוי. אז אסיים בזה: כמו החזרה בתשובה של העולם המערבי, כמו שהמערב חזר בתשובה לגבי הנאציזם, וזה קרה לו כשהוא הבין שזו תפיסת עולם של רוע, זה לא רוע, זו תפיסת עולם של רוע. המערב עשה שני דברים, אני מסיים: הוא הכריז מלחמה טוטלית באנשים וביכולות,

והוא העיקר, הוא הכריז מלחמה חסרת גבולות באידיאולוגיה. בניגוד למה שנאמר כאן לפעמים בבית הזה, אידיאולוגיה אפשר לנצח. לכן גם אנחנו, כמו האמריקאים וכמו המערב, זו גם המשימה שלנו: לנצח את האידיאולוגיה של האסלאם הרדיקלי. אני אומר פה שני דברים: האחד,

נא לסיים,

והם ניצחון עיקרי והם ניצחון מלא על האידיאולוגיה: האחד, להבהיר שהארץ הזאת היא שלנו, כולל רצועת עזה. לא לוותר על סנטימטר אחד שם. להתיישב שם.

הדבר השני, להילחם בתשתית הערכית, שהיא העיקר. לא רק בפעולות ולא רק ביכולות, כמו שהממשלה אומרת,

והתשתית הערכית של האסלאם הרצחני בערכים, בחינוך,

במה שקורה במסגדים. זאת תפיסת העולם שלכם?

כך הניצחון יהיה לא רק ניצחון על הפעולות ועל הטרוריסטים, אלא ניצחון על האידיאולוגיה.

תודה רבה. עמית, זו העמדה של ראש הממשלה? חבר הכנסת קריב, אנא, אנא.

פשוט הוא,

זאת הייתה העמדה של המערב כשהוא נלחם בגרמניה הנאצית. כדאי שזו תהיה העמדה שלך.

זו עמדת הליכוד, לחזור לעזה?

עם הנאצים האלה,

אני מדבר על החזרת ההתיישבות. חבר הכנסת קריב, די. לא, שאלה.

אני לא מדבר עם נתניהו,

חבר הכנסת קריב, תודה. חבר הכנסת עטאונה, לא נמצא, נכון? אז חברת הכנסת לזימי, בבקשה. הקואליציה מבלבלת אותנו עם העמדות שלה. כבוד יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, אנחנו במלחמה, מלחמה שיצאנו אליה אחרי האסון הכי גדול שידע עם ישראל. הישראלים התגלו כשהמדינה נעלמה. הישראלים הללו הם שיבנו מחדש את ישראל. אבל המחדל הוא לא רק באסון, אלא במה שקרה מאז. ראש הממשלה שלנו לא ביקר באף מתחם פינוי ולא פגש מפונים וניצולים מאז האסון. ראש הממשלה שלנו לא היה באף הלוויה, גם לא של משפחה שלמה שנטבחה, לא של רבש"ץ שחירף נפשו, לא של חייל, לא של שוטר.

ראש הממשלה שלנו לא הגיע לנחם אף משפחה. לא הורים לבן יחיד שנרצח, כמו בר ליאור, שאני עונדת את הצמיד שהוריו הכינו לו, לא סבתא ששכלה שני דורות קדימה, לא משפחה של חבר כיתת כוננות שחירף נפשו.

ראש הממשלה לא פגש את משפחות הנעדרים והחטופים עד שהן לא איימו בקול זעקה, וגם אז הוא הפריד ופגע. ראש הממשלה לא הלך לאף חמ"ל אזרחי לראות את ישראל היפה, שמחפה בינתיים על הקרסת השירות הציבורי והריקבון שהוא הוביל אליהם שנים ארוכות בייבוש תקציבי ובמינויים פוליטיים למקורבים. ראש הממשלה לא ביקר יותר מעשור בקיבוצי עוטף עזה, והוא לא הזכיר את המילה קיבוץ מאז האסון. גם טבח מזעזע שמדמה את השואה, ואף חמור מכך, לא יגרום לו להכות על חטא. למה, ראש הממשלה החליט שתהיה ועדת חקירה ממשלתית, שהוא מחליט מי יהיו בה, ולא ועדה בלתי תלויה, ממלכתית. לזה כן היה לו זמן. ראש הממשלה נעלם מהחיים עצמם. הם משעממים אותו גם עכשיו. אם הוא חושש לבקר משפחה שכולה כי תהיה עליו ביקורת,

אם לא אכפת לו מהסוגיות האזרחיות והלאומיות, שגם הן חלק מתפקידו, הוא לא מנהיג, אם הוא חושב שיהיה זמן לזה אחר כך, ולא מבין שתפקידו הוא גם להיות חלק מהעם, הוא לא מנהיג. ראש הממשלה שלנו הוא אנטי-מנהיג. את המחדל הזה הוא לא יוכל לטייח, וכולנו רואים ורואות בבירור. יהי זכרם של הנופלים ברוך. תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב. רשימת הדוברים נעולה.

הסכם אוסלו ב', חתמה על הסכם פריז, שבסופו של דבר יושם בחוק, על פי פרוטוקול פריז. הבינו ודעו שמדינת ישראל, ברוח אותה תקופה,

שהיא מוותרת על דיני היבוא והיצוא, כך זה מוגדר, אז כדי שאני אעשה לכם את זה קל אני אומר מכס, רק מכס, בלי שאר הדברים שיש עליהם היטלים ומיסוי.

מדינת ישראל לקחה על עצמה, במסגרת הסכם פריז שיושם בחוק,

1995, בואו, תקשיבו ולא תאמינו: מדינת ישראל בנמלים שלה מכניסה סחורה שמיועדת ליהודה ושומרון. עד כאן בסדר גמור. מדינת ישראל בודקת את הסחורה, מצוין, כדי שנדע איזו סחורה מגיעה ליהודה ושומרון.

מדינת ישראל פטרה את יהודה ושומרון מתשלום דיני היבוא שזה, לצורך השיח,

זאת אומרת שבמקום שנגבה מכס על הסחורה שמגיעה לרשות הפלסטינית, לא רק שפטרנו את הרשות הפלסטינית ממכס ולקחנו את זה מהכיס שלנו, אנחנו הפכנו להיות רשות גבייה של מיסים מהרשות הפלסטינית, זאת אומרת שאנחנו גובים בעבור הרשות הפלסטינית את המכס. אתם יודעים, המדינה גם לוקחת ככה איזה 3%,

היא לוקחת על ההתקזזות הזו ועל העבודה הזו שהיא עושה כדי להעביר את הסחורה. פחות מ"ביט". זאת אומרת שאנחנו נמצאים היום במלחמה, במלחמת קיום אמיתית של להיות או לחדול. אני רוצה לומר לכם מה זה מבחינתי מלחמה של להיות או לחדול: מבחינתי זה קודם כול לזכור מי אנחנו ומי האויב שלנו. נדמה לי שהוכחנו לגמרי מזמן שכל שיטת העבודה, הפרדיגמה, הקונספציה, כל מילה נרדפת שלפיה נתמוך כלכלית ברשות הפלסטינית והיא תמגר את הטרור, זאת פרדיגמה הזויה ומגוחכת. כל מה שקשור להתאהבות בשקט, בשקט תעשייתי, בעיניי לא רק שזה לא הגיוני, ואני אמרתי את זה בזמן אמת בוועדת חוץ וביטחון, זאת פצצת זמן מתקתקת. אז כשחיילינו נמצאים בגזרות השונות, אנחנו עדיין מעבירים סחורה לרשות הפלסטינית, אבל אנחנו מעבירים לה כסף, כסף שיכול היה להיות בכיס שלנו.

זה מה שביררתי בהקשר הזה, אני אומרת פה לחבר הכנסת מאיר כהן, ששותף בוועדת חוץ וביטחון ולוקח בזה חלק. אנחנו עושים להם, זה לא רק שהפכנו להיות הנמל להעברת הסחורה, זה בסדר, כי אז אנחנו בודקים את הסחורה, אבל ויתרנו על המכס, על דיני היבוא בעבורם. אנחנו הפכנו להיות הגובים שלהם, שזה אבסורד, תסלחו לי, אבסורד שאין לתאר. אז יאמרו לכם האומרים, האומרים יאמרו: תראי,

ככה אנחנו שולטים בכסף שלהם.

אחרי שהסברתי לכם ואחרי שווידאתי את זה מול הפקידים, צריך רק לסיים.

אחרי שווידאתי את זה מול הפקידים וקראתי את חוק היישום, אנחנו לא שולטים בכסף שלהם, אנחנו מעבירים להם את הכסף שלנו, של דיני היבוא, שהיה צריך להגיע לכיס של מדינת ישראל. ופה אני אומרת לכם, אל תתבלבלו. אנחנו לא נוריד פה את הראש, כי אנחנו צריכים להרים את הראש חזרה ולהזכיר לאויבים שלנו את מקומם, חד וחלק. והשקט שלהם לא קונה אותי, כי מבחינתי מדינת ישראל ערוכה בכל חזית, ובעיניי, שידע שירות הביטחון הכללי, בעיניי הרעה תיפתח עלינו מגזרת איו"ש. היזהרו לכם מהתאהבות בשקט. תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס נמצא? לא. חבר הכנסת עידן רול. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, יש הרבה תובנות שאני אישית מפיק מהיום הנורא של 7 באוקטובר. אחת התובנות, שעזר לי בעצם להשיג אותה, להגיע אליה, בחור גיבור מעוטף עזה, מנתיב העשרה, היא שכל קו הגנה שבנינו נפרץ: הקמנו מכשול תת-קרקעי, הוא נפרץ, הקמנו גדרות מתוחכמות עם מצלמות, הן נפרצו, הקמנו את כיפת ברזל, היא נפרצה. כל קו הגנה סופו להיפרץ, מה שמביא למסקנה הבלתי-נמנעת שקו ההגנה האפקטיבי היחיד הוא התקפה. ופה פספסנו. היינו צריכים להכות בצורה חזקה,

מיידית ונחושה על כל הפרה, על כל התקרבות לגדר, וזה הדבר היחידי שעובד. אני חייב להגיד שכשמדברים, גם עכשיו,

ואנחנו דנים בהערכות מודיעין על מה טיבה של ההרתעה והאם יש הרתעה, כשיש הרתעה יודעים שיש הרתעה. כשמכים בחוזקה, יש הרתעה. אני חושב שהחשש, זה מתחבר גם למשהו שחברת הכנסת גוטליב אמרה עכשיו. אל לנו לחשוש מחזית שתיפתח, כי אם אנחנו חוששים מחזית מסוימת שתיפתח, חזקה שבסוף היא תיפתח עלינו בזמן הכי פחות נוח לנו. לכן אנחנו צריכים להפיק, אחד הדברים שאנו צריכים להפיק מאותו יום נורא, מ-7 באוקטובר, זה שהדרך היחידה לעשות הגנה אפקטיבית היא להכות בעוצמה,

וזה חל לא רק על גזרת עזה אלא זה חל על כל גזרה. אנחנו צריכים להבין שכל צעד שלנו, כל תגובה רפה נמדדת, נלמדת ונרשמת אצל האויבים שלנו, והאויבים שלנו רבים. גם יידוי אבנים באיו"ש לא יכול להיענות ללא תגובה חזקה. אנחנו חייבים להראות לאויבים שלנו את השפה היחידה שמבינים פה במזרח התיכון, והיא שאנחנו יודעים לשמור על עצמנו, אנחנו מבינים את מהותו של כוח ואנחנו יודעים להגן על עצמנו. יש עוד הרבה לקחים, ואחד הלקחים הנוספים שעולים מ-7 באוקטובר, והוא דבר מבורך, אבל יש בו גם משהו שצריך לשים לב אליו: אנחנו מבינים עכשיו, וגם זה כבר בתהליכים מתקדמים וטובים יחסית, שכל תפיסת ההגנה האזרחית חייבת להשתנות, שהאויב יכול להגיע מבפנים ומכל מקום. אנחנו מבינים שלצד השמירה על הגבולות צריך לצייד את העורף ואת האזרחים בנשקים ובכיתות כוננות. זו החלטה מורכבת, זו החלטה שיהיו לה גם משמעויות, אבל היא החלטה שלעניות דעתי הכרחית, וטוב שהיא קורית. לצד זאת, חשוב מאוד לזכור: זה לא תפקידם של האזרחים להגן על עצמם, זה תפקידו של צה"ל, ולכן חשוב שכולנו נדע זאת, גם בבית הזה ובטח בדרג המדיני. לצד חימוש העורף, לצד הכשרות לעורף, לצד פקודות פעולה ומבצע, גם ברמה היישובית, עלינו תמיד לזכור: זה לא תחליף לכוח צה"לי חמוש וכשיר לפעולה בכל מקום בארץ. אנחנו חייבים לזכור את שני הלקחים האלה,

חיזוק הגנת העורף בצורה חסרת תקדים, ולצד זה כוח מיומן זמין בכל מקום שבו הסכנה אורבת, וזה בכל מקום, ואני חוזר לנקודה הראשונה,

ומסיים, כוח שיש לו את הלגיטימציה, את הסמכות ואת היכולת להגיב חזק ומהר כדי לייצר הרתעה אמיתית.

תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. "יש ובבניין מתגלה סדק. הבנאי הטוב, העושה מלאכתו באמונה, איננו מבקש להסתיר, איננו חושש לשמו הטוב, הוא חרד לגורל הבניין, הוא חושש למפולת. הוא איננו מתרץ את הסדק, אלא סותר את הנדבכים הסדוקים, ומפנה את המקום להנחת נדבכים שלמים. ואילו מי שעושה מלאכתו רמייה ממהר וסותם את הסדק וטח עליו טיח, ודעתו נחה אם הצליח למראית עין. המפולת בוא תבוא. אל נהיה פועלי רמייה, לא במעשה ולא במחשבה. אל יהיה חלקנו עם טחי טיח". קיבוץ בארי, שחורבנו הזמני חשף את עומק הסדק בבניין הזה שנקרא מדינת ישראל, נקרא על שם ברל בארי כצנלסון, שאמר את המילים הכל-כך חזקות האלו בשנת 1940 בנאומו "בזכות המבוכה ובגנות הטיח". בואו לא נטייח יותר. שילמנו בשבת השחורה של 7 באוקטובר, ואנחנו ממשיכים לשלם גם היום, מחיר כואב שאי-אפשר לשאת אותו, מחדל עצום וטבח נורא שכמותו לא היה כאן באמת מאז השואה. חובתנו הבסיסית ביותר היא להוכיח שלפחות הפקנו לקח מהאסון הזה שפקד אותנו. בבניין שלנו יש סדקים, זה ברור. כולנו מרגישים את זה ביתר שאת כבר חודשים רבים. אנחנו חייבים לבנות מחדש בצורה ישרה את כל מה שעקום במדינה שלנו. בואו לא נטייח יותר את המציאות. בואו לא נבליג על כל בלון או פרצה בגדר. בואו לא נעצום עיניים כשמזרימים מדי חודש עשרות מיליוני דולרים במזוודות לחמאס. בואו לא ניתן לשיח השנאה והפילוג להסיט אותנו מהעיקר. בואו לא נמנה לתפקידים רק את אלו שנאמנים למלך, אלא קודם כול אנשי מקצוע שנאמנים לממלכה. בואו פעם אחת ולתמיד נעשה את מה שצריך, ולא רק את מה שאפשר. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, לא נמצא, חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת

חכמינו זיכרונם לברכה לימדו אותנו שכל ספרי הנביאים והסיפורים שמופיעים בהם נכתבו לא בשביל לספר היסטוריה, אלא כי יש לנו צורך בהם לדורות. בספר שמואל א', בפרק י"ז, מתוארת המלחמה בין עם ישראל בהנהגת שאול המלך לבין הפלשתים. הגאון מווילנה מסביר שכל מהותם של הפלשתים, שאינם חלק מ-70 האומות שמתוארות בפרשת נח, היא לקרוא תיגר כנגד המלכות והממשלה של עם ישראל. אותה מערכה עם הפלשתים מתרחשת בעמק האלה, כאשר הענק הפלשתי גוליית יוצא מדי יום כנגד מחנה ישראל, ובמשך 40 יום מציב להם אתגר לבחור איש שיילחם בו ומחרף ומגדף את עם ישראל וצבאו. שאול וכל העם רועדים. גם הפרסים הנדיבים המוצעים על ידי המלך לא מסייעים למצוא את האומץ לעמוד מול גוליית. והינה מגיע הנער דוד למערכה ונחרד מהחרפה והביזיון. אבל עוד לפני שהוא פונה להכרעת גוליית, לפי הסיפור שכולנו זוכרים, הוא מסתובב בקרב מחנה ישראל, ובשאלותיו מתחיל להחדיר רוח גבורה בעם ולשנות את תודעתו לכך שהנושא הוא לא רק עם ישראל, ובטח שלא הפרסים המוצעים, אלא מדובר בחירוף מערכות אלוקים חיים. הדברים נשמעים עד לשאול המלך, ואז גם בו מחדיר דוד רוח גבורה ושינוי תודעה למהות המערכה וליכולת להתמודד עימה. רק אז יוצא דוד משיח השם לעמוד מול גוליית, ולפני שהוא מכריע אותו הוא מציב בפניו ובפני צבא ישראל את האמת הברורה והנחרצת: "אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנכי בא אליך בשם ה' צבאות אלהי מערכות ישראל אשר חרפת. היום הזה יְסַגֶּרְךָ ה' בידי והכיתִךָ וַהֲסִרֹתִי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלשתים היום הזה לְעוֹף השמים וּלְחַיַּת הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלהים לישראל". זהו אותו דוד שבסוף ספר שמואל א', בתיאור שבימים אלו נשמע מצמרר, כאשר עמלק פושטים על צקלג, שורפים אותה באש ולוקחים בשבי את כל הנשים והילדים, העם מבקש לסקול את דוד מרוב צער וייאוש. אבל דוד מתחזק בה' אלוקיו ורודף עם אנשיו אחר העמלקים, מכה בהם מכה ניצחת ומשיב את השבויים.

גם אנחנו,

מתוך מגמת הטוב והטוהר שמנחה אותנו, נתחזק בה' אלוקינו ונשמיד את האויב הפלשתי-עמלקי-נאצי-דאעשי-חמאסי שעומד למולנו, ונשיב הביתה את כל החטופים במהרה בימינו אמן. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי, גזרנו על עצמנו שתיקה כל עוד לא קברנו את מתינו, כל עוד חיילינו נלחמים ברוצחים המתועבים. לא שמעתם מאיתנו מילה אחת בגנותכם, בגנות הממשלה. יש על ליבנו רבות, אבל אנחנו עוצרים עצמנו לעת הזו. אני פונה לחבריי בליכוד, חבריי הריאליים, השכלתנים, אמרה את זה חברת הכנסת גוטליב ביושר שבועות לפני פרוץ המלחמה: המהפכה המשפטית מתה, מהפכה שיש לה חלק נכבד באסון שהתרחש, מהפכה שריסקה אותנו כחברה, מהפכה שריסקה אותנו כעם. מובילי המהפכה לא עצרו למרות האזהרות. אבל כפי שאמרתי, גזרנו על עצמנו שתיקה, הבנו, זו לא העת. אני פונה אליכם, חבריי בליכוד, ואני פונה לשר המשפטים, אני לא רוצה להוסיף את דעתי מה הוסיפה ההובלה שלו לאסון שקרה לנו: תמנה במיידי את הוועדה לבחירת שופטים עד לרמת מינוי שופטים במחוזי. עזוב את העליון לעת הזו אם אתה לא רוצה, תמנה ועדה למינוי שופטים עד לרמת המחוזי.

אדוני מרכז הקואליציה, כן. אני פונה גם אליך, תעביר את הקריאה הזאת, ששר המשפטים לא יוסיף צער ועוון אחרי המלחמה, כבר היום יש פקק עצום בבתי המשפט. אחרי המלחמה יהיו תביעות רחבות יותר. אל לנו כמדינה לבוא ולעכב פעם נוספת. כבר כיום העומס הוא אדיר. לאחר המלחמה תוצרי המלחמה יביאו לתביעות רבות. האם אתם רוצים להמשיך ולענות את אזרחי מדינת ישראל? אתם לא רוצים להתעסק עם הוועדה למינוי שופטים בעליון?

מה השייכות למינוי שופטים, אני מסיים, עד למחוזי? מה זה קשור? ממילא כבר אמרה את זה חברת הכנסת גוטליב ביושר שבועות לפני פרוץ המלחמה: המהפכה הזו מתה. ועם שוך הקרבות גל אדיר ישטוף את המדינה הזו, ואני לא רוצה להמשיך, כי גזרנו על עצמנו שתיקה. באמצעותך, אדוני מרכז

יושב-ראש הקואליציה,

יושב-ראש הקואליציה במליאה, אני מתנצל, העבר את המסר, העבר את בקשתי בשם כנסת ישראל, בשם אזרחי מדינת ישראל: תקימו ועדה לבחירת שופטים במיידי.

חבר הכנסת אריאל קלנר, לא נוכח. חבר הכנסת עודד פורר,

אדוני היושב-ראש, ראשית, בהצלחה בתפקידך כסגן יושב-ראש הכנסת. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אתמול רבים מאזרחי ישראל למדו על מקום חדש על פני הגלובוס, דגסטן, למדו על מקום שיש בו קהילה יהודית, עוד מקום עם קהילה יהודית שהפכה להיות נרדפת רק בגלל שהיא יהודית. המראות האלה של מטוס שנוחת מישראל ונרדף על ידי הציבור שם הם מראות בלתי נסבלים שאף אחד מאיתנו לא חשב שעוד נראה, ואנחנו רואים, ולצערי, חבריי חברי הכנסת, אנחנו כנראה עוד נראה. ישנן עוד קהילות ברחבי העולם שנמצאות תחת איום, ולמרות כל מה שקרה ב-7 באוקטובר,

טוב ליהודים לחיות בו, לגדול בו ולגדל את הילדים.

עברנו וחטפנו מכה קשה, אבל המקום שבו אנחנו יכולים לשמור על ביטחונן של הקהילות כדי שלא יקרו מקרים כאלה במקומות אחרים בעולם,

לכן הקריאה שלי מכאן ליהודי דגסטן: תעלו לישראל. המחויבות של מדינת ישראל היא לקלוט אתכם, לעשות את זה בזרועות פתוחות ולחלץ אתכם. המקום שלכם הוא כאן, בארץ ישראל, בבית הלאומי של העם היהודי. אני אומר את זה גם לקהילות נוספות בעולם שלצערי נמצאות כרגע, או אולי יימצאו בחודשים הקרובים, תחת איום, נוכח ההסתה שמתרחשת כנגד העם היהודי. זאת המחויבות שלנו, כאן הבית של העם היהודי, ואנחנו נפעל בכל דרך כדי לפתוח את השערים לכל הקהילות כאן, בארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא לעם ישראל. זה הייעוד שלנו, ונגשים אותו ביחד. אני קורא שוב

לאחינו שנמצאים בדגסטן: תעלו לישראל. הקשר בינינו לבין יהדות התפוצות הוא כזה שכאן הבית הלאומי של העם היהודי. אני מודה ליהדות התפוצות שחיה בתפוצות ותורמת היום. בשבועות האחרונים, פחות משלושה שבועות, נאספו יותר מ-500 מיליון דולר, תרומה של הקהילות היהודיות בארצות הברית לטובת מדינת ישראל. הם תורמים גם כי הם חשים את אותה שותפות גורל, וגם כי הם יודעים, כל יהודי בעולם יודע, שבסוף יש לו תעודת ביטוח אחת בכיס, והיא מדינת ישראל. על כן אנחנו חייבים לשמור עליה, ואנחנו חייבים גם להגשים את אותה תעודת ביטוח למי שצריך אותה היום. תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, בהצלחה, חביבי. בהצלחה גדולה. ברשותכם, אני רוצה להגיד כמה מילים. כבר ראינו שרק כשמתאפשר לנו אנחנו חוזרים לוויכוחים שלנו, עוד פעם בייניש, עוד פעם בתי המשפט. זה לא מעניין אף אחד עכשיו.

יש לנו כל כך הרבה מה לעשות בימים הנוראים האלה. חבר הכנסת פורר, חבר הכנסת פורר, חבר הכנסת עודד פורר, אנא ממך. יש לנו כל כך הרבה, ואני מפציר בכל חברותיי וחבריי חברי הכנסת: תעזבו עכשיו את הוויכוחים. העם לא רוצה אותנו מתווכחים.

120 חברי כנסת, לרדת לשטח, ללכת לפצועים, ללכת לחטופים ולמשפחות ולהקשיב להם, להקשיב לכאב שלהם. יהיה מספיק זמן, כמו שאמר מיקי, חבר הכנסת לוי. יהיה מספיק זמן. אבל בואו ננצור את לשוננו. בואו נעשה את מה שהמדינה מצפה מאיתנו. אני רוצה לספר לכם על מקום, חוות רונית. מגיעים לשם, אני קורא להם השורדים של הטבח הנורא ברעים, במסיבת הטבע. הם מגיעים למקום מופלא, מלא מתנדבים שעושים עבודת קודש עם אותם צעירות וצעירים הלומים,

ראיתי איך חברי כנסת מתגייסים ועוזרים למתנדבים האלה. זה בעוד המון מקומות, והגיע הזמן. מרגי, אני משבח אותך,

לא בגלל שאני הייתי שר רווחה ואתה היית שר רווחה, אני רואה את המשרד שלך, ואני רואה אותו עובד טוב, ועוד כמה משרדים, אבל עוד עשרות משרדים, טלי, לא עושים מאומה. בימים האלה,

אחרי שלושה שבועות שכל העם התגייס והפילנתרופיה הגיעה, הגיע הזמן לעשות העברת מקל מסודרת למשרדי הממשלה. אני מפציר בכם: תרדו לשטח, תארגנו מטות ותתחילו לעבוד. תתחילו לעבוד, אותם משרדים שעדיין מבולבלים. הציבור, המדינה עברה טראומה נוראה, טראומה נוראה, וזה מה שאנחנו מצווים עכשיו. בואו נעזוב את הוויכוחים, יהיה זמן לוויכוחים. אני רוצה להזכיר, וחשוב להזכיר, בבית המשוסע הזה, שכל כך התווכח, וחשבנו שלא נוכל להתחכך כתף לכתף, יש חמ"ל של ח"כים מכל המפלגות. חייבים להעלות על נס את העבודה של כל הח"כים, החל מתרומות מחוץ לארץ וכלה בדברים הקטנים של לרוץ ממקום למקום ולטפל באנשים האלה ולהיכנס איפה שהממשלה לא נכנסה. גם על זה אנחנו נדבר, וגם מזה צריך להפיק לקחים. אבל המסר הוא שבאמת, באמת ובתמים, בואו ננצור את הלשון שלנו. בואו נכבד את הנופלים. בואו נכבד את העם שנאנק. בואו נבהיר לו שכולנו יד אחת כנגד דאעש והנאצים האלה שקמו עלינו. נשמור על אחדות, כי ברגעים האלה זה מה שצריך. נתווכח אחרי.

כשאני רואה את חבריי שהתווכחתי איתם בוועדת החוקה, כששנינו נכנסים לבית מלון וכל אחד מחזיק ארגז ומחלק לילדים, זה הרגע שבשבילי ובשבילנו, אני מרגיש, אנחנו מרגישים, שהכנסת הזאת יכולה להתאחד. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, לא נמצאת. חבר הכנסת אלמוג כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר מרגי, לא תכננתי לבוא לנאום היום, אבל כן לקחתי על עצמי להעביר מסר,

ליחיא אל-בגדאדי סנוואר. יש משפט בערבית שאומר כך: (אומר בערבית: מי שמסתכל על הדלת שומע את התשובה.) יחיא סנוואר הנאצי, המשפט הזה אומר דבר מאוד פשוט: אתה דפקת לנו על הדלת, עכשיו אתה תקבל תשובה. אתה והלוחמים השפנים שלך פחדתם להילחם בנו. רצחתם זקנים, שחטתם תינוקות, אנסתם נשים, אבל לא נלחמתם. תמיד ברחתם. תמיד חיפשתם איך לרצוח עוד חפים מפשע. אז עכשיו אתה תקבל את התשובה שלנו. בקרוב מאוד הראש שלך יהיה על השולחן.

אחד מהחטופים

שאתם תעזו, להרע להם, אנחנו נמטיר עליכם אש וגופרית. המסר השני שלי הוא אליכם, אזרחי מדינת ישראל. זר לא יבין זאת. מי שלא היה באותה שבת ארורה לא מבין מה קרה. אני שומע מימין ומשמאל שמחפשים אשמים. אז בואו אני אגיד לכם סוד: כולנו אשמים, בלי יוצא מן הכלל. אבל כרגע, כרגע, כשהזאב אורב לטרף, כרגע צריך אחדות. כרגע צריך להיות אגרוף, אגרוף ברזל שינחית עליהם מהלומה קשה מאוד. אני כל פעם קורא לאנשים שמנסים למצוא אשמים כאלה ואחרים: זה לא השיח. יש פה אויב נאצי שחילל את כל מה שקדוש לנו, שקורא תיגר על קיומה של מדינת ישראל, שקורא תיגר על החיים של הילדים שלנו, שקורא תיגר על הציוויליזציה. אנחנו כאן חייבים להיות מאוחדים, כי מישהו דופק לנו בדלת, והמישהו הזה צריך לקבל תשובה. כל מי שמחפש אשמים, אני רוצה שהערב, כשהילדים שלכם ישנים כמו מלאכים קטנים מחובקים אחד עם השני, תפתחו את הדלת, תסתכלו עליהם, ואז תדמיינו את הילדים באופקים ושדרות ונירים ובקיבוצים ובמושבים שנשחטו במיטות שלהם כשהם ישנו. אחדות, זה הרגע, זה הזמן. שום דבר לא חשוב. לחסל את האויב הנאצי. ואז, אחרי שסיימתם להסתכל על הילדים שלכם, תיכנסו לגוגל ותראו את הילדים שם, מה עשה להם האויב הנאצי. יחיא סנוואר, אנחנו הדלת לגיהינום שלך. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ובהצלחה בתפקיד. חבריי חבר הכנסת, מדינת ישראל במלחמה, מלחמה שנכפתה עלינו, מלחמה על הבית, מלחמה שדורשת מכל אחד ואחד מאיתנו נחישות, אורך רוח, אחריות ואמונה, אמונה כי ביחד ננצח. המלחמה הזאת היא לא רק אירוע צבאי, היא גם אירוע כלכלי, אירוע כלכלי מורכב, עם הרבה מרכיבים של אי-ודאות, אירוע שדורש גיוס מלא של כל המשאבים הקיימים על מנת להפנות אותם באופן מושכל יעיל ומהיר לחיזוק החוסן הישראלי, לטובת החזית והעורף. המלחמה היא גם עלויות כבדות מאוד למשק. אנחנו לא יודעים כמה זמן היא תימשך, אנחנו לא יודעים אם תיפתח חזית נוספת. במצב הזה הממשלה קודם כול נדרשת לפתוח את תקציב המדינה שאושר רק במאי השנה ולשנות את סדרי העדיפויות באופן שהולם את המציאות, המציאות של המלחמה.

אני מדבר על התקציב לשנת 2024, אבל ניתן לשנות כמה דברים עוד השנה. בהקשר הזה, קודם כול אני מדבר על הכספים הקואליציוניים. מאז פרוץ הלחימה פניתי כמה פעמים גם ליושב-ראש ועדת הכספים וגם לשר האוצר וביקשתי לדעת, כמרכז האופוזיציה בוועדה, מתוך סך ההסכמים הקואליציוניים שאושרו בתקציב, 13.7 מיליארד שקל, מה הסכום שטרם הוקצה ומומש נכון ל-7 באוקטובר 2023. תשובה עד כה לא קיבלתי, כנראה זה הפך לסוד מדינה, אך אני מעריך שמדובר בכ-8 מיליארד שקלים. הסכום הזה חייב לשרת היום את מטרות המלחמה כפי שהוגדרו על ידי הדרג המדיני. לא להקפיא ולא לשחרר. אני מציע להפסיק עם התרגילים האלה, זה פשוט לא הזמן. שיקום יישובי העוטף. יש להפנות את כל יתרת הכספים הקואליציוניים לצורכי החזית והעורף. אני אמשיך להעלות את הנושא עד שזה יקרה. דבר נוסף, ניתן לחסוך כ-2 מיליארד שקלים על ידי סגירה מיידית של המשרדים המיותרים. כל אחד, אני חושב, מכיר את הרשימה כאן, ואני לא רוצה לנקוב בשמות. זו לא פוליטיקה, חברים. ב-23 הימים האחרונים הייתי ב-14 בתי מלון של המפונים, בשלושה בתי חולים, הייתי ביישובי העוטף, נפגשתי ושוחחתי עם אלפי אנשים, עם הפצועים, הניצולים, המפונים, משפחות החטופים. הם צריכים היום עזרה. יש כאלה שעדיין מחכים לסיוע מהמדינה, ואנחנו חייבים לנצל כל שקל בקופת האוצר על מנת לעזור להם.

תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, ואחריו תהיה הצבעה. אדוני היושב-ראש, אני מברך אותך. זו הפעם הראשונה שאתה מנהל ישיבה כסגן יושב-ראש הכנסת. שיהיה לך בהצלחה בתפקיד הזה, זה גם חשוב. אני שכחתי לעשות את

טעות של טירונים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשנת 2020, בכנסת העשרים-ושתיים, היה לי הכבוד להיכנס ולהיות אחד מראשי שדולת העם היהודי, שזו השדולה הכי גדולה בכנסת, הנתמכת על ידי הסוכנות. מטרת השדולה היא להיות בקשר עם יהודי התפוצות. במסגרת השדולה הזאת נסענו במדינות שונות ונפגשנו עם קהילות יהודיות בכל העולם. תמיד כשהיינו חוזרים היינו מספרים על החוויה של יהודי התפוצות: העובי של הדלת בכניסה למרכז היהודי בצרפת, בפריז, העובי הוא קרוב ל-30 ס"מ, חזרנו מארצות הברית וסיפרנו על חוויות טראומטיות שעוברים יהודי ארצות הברית כאשר אומרים להם: אתה לא יכול להיות ליברלי ותומך ישראל. אם אתה תומך ישראל, סימן שאתה נגד זכויות האדם, אחרי שחזרנו מהונגריה סיפרנו מה עוברת קהילת יהודי אוקראינה מאז הפלישה של רוסיה בפברואר 2022. אתמול, אדוני היושב-ראש, ראינו מה יכול לקרות לקהילה היהודית ברוסיה. אני דווקא שמח שסגן השר אבי מעוז נמצא באולם. אתה אמון על נתיב. אני קורא לך, אני קורא לשר הקליטה חברי אופיר סופר, לעזוב את הכול ולהחזיר מייד את הנוהל של עליית חירום כפי שהיה עד אפריל השנה. אנחנו תמיד ידענו להתווכח. באולם הזה התווכחנו עם יהדות התפוצות בנושא של הכותל, בנושא של הגיור, בכל הדברים שקשורים ליהדות, אבל יהודי התפוצות הראו לנו בשנייה אחת שהאהבה שלהם למדינת ישראל היא בלתי מסויגת. באירוע שקרה ב-7 באוקטובר כל יהדות התפוצות התייצבה לצידה של מדינת ישראל בלי יוצא מן הכלל. ברגע אחד שכחנו את כל הוויכוחים. אין לנו ויכוחים יותר עם התפוצות, ומדינת ישראל אחראית לגורלם של יהודי התפוצות. אני יודע שזה ביכולות שלך, אבי. אתה יכול היום לתת הוראה ולזרז את כל התהליך של קבלת רישום לעלייה בנתיב, לבקש מהממשלה, שהתרחבה בינתיים, לבקש תקציב לאותם מקומות. לא צריך לפתוח 20 מקומות בכל המדינה, אפשר לעשות בחיפה,

בטח ובטח להגביר את הנוכחות של נציגי נתיב במדינות הסמוכות, כמו אזרבייג'ן. זו מדינה ידידותית לנו, הייתי שם לפני חודשיים. זו מדינה שאתה רק אומר שאתה מישראל, סלח לי על הביטוי, מנשקים לך את הרגליים. חבר הכנסת סובה, תסיים.

ולכן זה ביכולת שלך, יחד עם שר העלייה והקליטה, כי האירוע של המטוס בדגסטן, במחצ'קלה, זה רק סימן אחד, והוא סימן מדאיג. אני לא רוצה לחכות לפוגרומים שיכולים להיות בכל מדינה ובכל מקום שיש קהילה יהודית. תעשה את זה. בוא לא נחכה לרגע שיהודים יהיו נרדפים במדינות המוצא שלהם.

תודה רבה. חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 10) (הכרזה על אדם זר כפעיל טרור), התשפ"ד 2023, בקריאה ראשונה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. נא לשבת.

ההצעה להעביר את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 10) (הכרזה על אדם זר כפעיל טרור),

חמישה, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 10) (הכרזה על אדם זר כפעיל טרור), התשפ"ד 2023, אושרה בקריאה הראשונה. נוכח העובדה שיש שתי ועדות המוסמכות לדון בהצעת החוק, ובהתאם להסכם שהבנתי שהגעתם אליו עם יושב-ראש הקואליציה, ההצעה תעבור לוועדת החוץ והביטחון. תודה רבה. חברי הכנסת, הסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק איסור הלבנת הון (העברת מידע למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור), התשפ"ד 2023, לקריאה ראשונה. אני מזמין את השר יעקב מרגי להציג את הצעת החוק בשם שר המשפטים,. אדוני היושב-ראש, תרשה לי לאחל לך הצלחה. תפקיד שאהבתי למלא.

ומילאת לדוגמה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק איסור הלבנת הון (העברת מידע למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור), התשפ"ד 2023, הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק איסור הלבנת הון על ידי הוספת המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור לרשימת הגופים הזכאים לקבל מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, כמובן באופן ישיר, בלא צורך להעבירו בצורה עקיפה באמצעות משטרת ישראל, כפי שהמצב היום בחוק. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מנהלת מאגר מידע שאליו מגיעים דיווחים מגופים פיננסיים ובעלי מקצוע המנויים בחוק. כך למשל, לפי סעיף 95 לחוק המאבק בטרור, מדווחות לרשות פעולות ברכוש שמעוררות חשש למימון טרור, חשש לפעילות של ארגוני טרור ועוד. חוק איסור הלבנת הון מאפשר העברת מידע מהרשות לגופים ורשויות כמפורט בסעיף 30 לחוק ולהן בלבד, והמטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור אינו נמנה עם הגופים הזכאים לקבלת מידע ישירות מהרשות. בנוסף, הרשויות או הגופים המקבלים מידע מהרשות זכאים לעשות בו שימוש ולהעבירו לגופים ורשויות נוספים, על פי המוסדר בתקנות. כך המטה מקבל מידע באופן עקיף באמצעות משטרת ישראל. המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור עוסק באופן שוטף בפעילות שנועדה למנוע ולאתר תשתיות פיננסיות של ארגוני טרור.

הוא מגבש תשתית ראייתית לשר הביטחון לשם הכרזה על ארגוני טרור והוצאת צווים לתפיסה של רכוש טרור. לצורך פעילות זו, יש חשיבות לכך שהמידע מהרשות יועבר באופן ישיר ולא דרך משטרת ישראל. אני חושב שאין יותר ברור מכך ואין יותר צורך מכך. התיקון המוצע בטיוטת החוק נדרש כהוראת קבע גם בימי שגרה. לנוכח המצב הביטחוני השורר במדינה בימים אלה והפעילות המוגברת של ארגוני הטרור לגייס כספים להמשך הלחימה, נדרש לקדם את טיוטת החוק בדחיפות על מנת לייעל את שיתוף הפעולה בין הרשות למטה ללוחמה בטרור לצורך סיכול מימון טרור, זיהוי והפללה של גורמים המעורבים בכך. נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק ומבקשת מחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק.

תודה רבה. נעבור לדיון האישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מירב בן ארי.

אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר, כי אין לנו אפשרות, השאילתות זה מצומצם, והדיונים המהירים זה מצומצם, אני רוצה להגיד משהו על מה שקורה עם אשקלון. אני יודעת שכולכם יודעים שרוב תושבי אשקלון מתפנים והם נמצאים בבתי מלון. אתמול הייתי בכפר המכבייה, ויש בעיה אמיתית. מה עשתה הממשלה? הממשלה אמרה ישר: 0 4, שזה תושבי העוטף, 0 4 זה בקילומטרים, אנחנו נדאג להם, נשלם לבתי המלון, ואז הרחיבה את זה ל-4 7 ק"מ, גם נשלם, ואז קיבלה החלטה על תושבי אשקלון, תושבי אשקלון יקבלו את הכסף לתוך חשבון הבנק שלהם, משהו כמו 200 שקל למבוגר, 100 שקל לילד. קחו בחשבון שאם עושים משפחה כזאת עם שני הורים, שני ילדים, זה מגיע לסכום יפה. מה הבעיה, מיקי לוי? אתה היית סגן שר האוצר, שהכסף הולך לחשבון הבנק, הוא לא הולך למלון, הוא לא הולך לא לכפר המכבייה ולא למקומות אחרים. לכן בתי המלון אומרים, עכשיו ראיתי עוד פרסום, לפני דקה, על נשות שוטרים מאשקלון שנמצאות בתל אביב. כל המדינה זועקים "נשות שוטרים", אבל זה לא רק נשות השוטרים, אלו גם סתם תושבי אשקלון. ההחלטה הגרועה הזאת לתת את הכסף לחשבון הבנק ולא למלון, מה שקורה, אצל רוב התושבים זה פשוט נכנס לחשבון הבנק. אתמול הייתי בכפר המכבייה, והם אומרים: מירב, מצד אחד המדינה לא משתתפת, כי הם לא 0 7 ק"מ,

האזרח אומר: אני צריך את זה, אני מפונה,

באמצע אנחנו נראה שהשבוע הרבה מתושבי אשקלון יצטרכו לחזור לבתים שלהם. הממשלה צריכה לקבל החלטה: או לתת את הכסף למלון, ואז זו החלטה כמו ל-7 ק"מ, או להפסיק, כי בסוף התושבים האלה חוזרים הביתה. הם חוזרים הביתה כי הם אומרים: אני צריך את הכסף, אני במצוקה. מצד שני, המלונות בסוף, לא נעים לומר, אין מי שמכסה את ההוצאות של המלון. אין לנו שאילתות, והדיונים המהירים הם קצרים. תנו אפשרות לתושבי אשקלון לקבל איזושהי הגנה, לא יודעת מה, בתוך בתי המלון, כי לצערי, אם לא, הם פשוט יצטרכו לחזור הביתה.

תודה רבה. חבר הכנסת דן אילוז, לא נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, לא נוכח, חבר הכנסת רון כץ, לא נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, לא נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, אכן שוחחנו על ערך חיי האדם, בעיקר ילדים. התמונות הקשות קורעות את הלב בכל פעם שאתה רואה ילד מרוטש, עם עפר, (אומר בערבית:

או הסיפורים של אימא שלו עליו כשהוא היה ילד קטן, שמעתי סיפורים כאלה בבארי, שמעתי מחיים ילין חברנו. ולכן, האמירה שילד הוא ילד הוא ילד, אין יותר צודקת ממנה. ראיתי היום תמונה מעזה של אבא עם ארבעה ילדים, אחד פה,

אחד כנראה, כולם מאובקים (אומר דברים בשפה הערבית,

מהבתים שהופצצו. זה הזמן לדבר ולא לשתוק. אנחנו שותקים כאשר הילדים ישנים. אנחנו לא נשתוק כאשר הורגים אותנו וטובחים בנו). יש משפט באנגלית: אנחנו שקטים כשהילדים ישנים, אבל לא כשהילדים מתים. מי ייתן והמלחמה תסתיים, אבל אני בטוח שהכאב הוא אין-סופי,

זה גם תפקידו של העולם להוכיח את המשפט שאמרתי ואני הולך לפיו תמיד, שההומניות היא לא סלקטיבית. אין חצי הומניות. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: האנושיות לא מתחלקת.

נראה שהוא רואה בעין אחת. כאב הילדים הוא כאב הילדים.) אחמד, אנחנו רוצים תרגום אחר כך. אני מתרגם כל משפט שאני אומר. נכנסת באיחור. אפילו גלעד הבין הכול. כי היה לי ויכוח עם מירב בחוץ. אני מקווה שהסיפורים הטראומטיים האלה לא יכו חזק בנפש, למרות שהכאב הוא אין-סופי. צריך להביט אל האנשים האלה בגובה העיניים ולהביע הערכה על זה שהם עדיין מחזיקים מעמד. אבל אין יותר קשה מאשר ילד מאובק, (אומר בערבית: ילד מאובק,) שמביט אל השמיים וחושב שאין צדק, (אומר בערבית: מביט אל השמיים, ואין לו צדק.) תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מבקש להמשיך את דבריו של חבר הכנסת ולדימיר בליאק, שדיבר לפני ההצבעה הקודמת. בימים האחרונים מגיעים אל מנהלי בתי ספר ממלכתיים ברחבי הארץ מכתבים ממשרד החינוך שמודיעים על הקפאת תקציבים לתוכניות שונות. אני למשל קיבלתי דוגמה למכתב כזה, שבו מודיע משרד החינוך למנהל בית ספר על הקפאת התקציבים למסלול הכיתות של המחוננים בבית הספר, ואני יודע שמכתבים דומים ניתנו ביחס לתקציבי פעילות אחרים. ברגע שראיתי את דוגמת המכתב, חשבתי שמן הראוי שנקבל פירוט משר החינוך או מהשר הנוסף במשרד החינוך, הרי יש לנו שניים, אילו תקציבים של משרד החינוך הוקפאו. הגשתי בעניין הזה שאילתה דחופה. השאילתה לא אושרה על ידי יושב-ראש הבית, למרות שהתקנון מאפשר אישור ארבע שאילתות דחופות בשבוע, ובשבוע הזה, שבוע שלא עמוס בחקיקה, לא עמוס בדיונים, אושרה רק שאילתה דחופה אחת. אני מבקש לשאול אותך, אדוני היושב-ראש, לשאול את אדוני השר: האם ההורים במדינת ישראל ששולחים את ילדיהם לבתי ספר לא זכאים לקבל תמונת מצב מלאה לגבי הקפאת הכספים במערכת החינוך? האם מה שעומד מאחורי העובדה שהשאילתה הזו לא אושרה הוא העובדה שבשעה שמקפיאים את התקציבים לאין-ספור תוכניות, את אותם כספים קואליציוניים שכבר אושרו בוועדת הכספים בהיקפים של מיליארדים למשרד החינוך, את הכספים הללו אף אחד לא מקפיא? האם ייתכן שמוקפאים תקציבים לתוכניות בבתי ספר ממלכתיים בשעה שבבתי ספר בבעלות הרשתות החרדיות לא מוקפאים התקציבים שאושרו בוועדת הכספים? האם זה לא חלק מחובת הפיקוח הפרלמנטרי של הבית הזה? האם אנחנו לא צריכים לדעת מה נעשה בימים אלו עם מיליארדים שהועברו בהסכמים הקואליציוניים שכבר הגיעו למשרד החינוך? זה לא חלק מתפקידי הבית הזה בזמן לחימה, כאשר אין תקציבים לשירות הפסיכולוגי-חינוכי ולתגבור שלו, כאשר יש מחסור אדיר במורים ובכיתות, כאשר משרד החינוך לא מצליח לאסוף את עצמו ולהתארגן על פעילות חינוכית סדירה במהלך ימי המלחמה? הכתם הזה מונח לא רק לפתחו של משרד החינוך, אלא לצערי גם לפתחו של הבית הזה. ידעו אזרחי ישראל שהשבוע הזה כנסת ישראל מועלת בתפקידה כמפקחת על פעילות משרדי הממשלה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת עידן רול. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, כולנו, ובפרט הממשלה, חייבים להתחיל לעסוק ביום שאחרי. אני יודע שכולנו עוסקים ביום-יום. אני חבר ועדת חוץ וביטחון, ואנחנו עוסקים מסביב לשעון בלחימה השוטפת. אבל כאשר המטרה המוצהרת של המלחמה היא חיסול חמאס, לרבות יכולותיו השלטוניות, ברור שחייבים לעסוק, כבר לפני שבועיים, בסוגיית היום שאחרי. בלי שנעסוק במי ישלוט ברצועה לאחר שנחסל את חמאס, לא נוכל לסיים את המלחמה הזו לפי מטרותיה המוצהרות. יש משהו שחשוב לשקף פה לציבור, סוג של החמצה שלנו לאורך שנים רבות. אנחנו יצאנו מעזה ב-2005, אבל מאז סיפרנו לקהילה הבין-לאומית סוג של סיפור כפול, סיפור שיש בו סתירה פנימית: מצד אחד ביצענו את ההתנתקות, לא היו יותר אזרחים או חיילים דרך קבע ברצועת עזה מאז 2005, מצד שני המשכנו לאורך השנים לחלק היתרי עבודה, להכניס עזתים לבתי החולים בישראל לצורך טיפולים רפואיים, ולמעשה אמרנו לעולם: יצאנו מרצועת עזה, אבל אנחנו עדיין יכולים לדאוג לדברים. אנחנו עדיין, כביכול,

אולי אפילו אמורים, להשפיע על המצב ההומניטרי. וזו בעיה מאוד גדולה שיצרנו לעצמנו. כי גם ככה לעולם קשה לקבל שהנרטיב הוא מאוד פשוט: יש פה מדינה שוחרת שלום אל מול טרור. אז במקום לטפל בבעיה היינו צריכים להגיד בכל פעם: מצטערים, לא קשור אלינו. זו לא הבעיה שלנו. במשך שנים העברנו מסר כפול לעולם, ועכשיו זו החובה שלנו להפסיק.

כי זה הכרח כדי לפצח את סוגיית היום שאחרי. לפני שעוד נדון באלטרנטיבות, באפשרויות, אני לא אספיק לדבר על זה היום, לפני שנדון במי ישלוט ברצועה, קודם כול צריך להסביר לעולם שהמשחק השתנה, שהתקליט לא יחזור באותה צורה. אלה לא עוד מלחמה או סבב לחימה בעזה או מבצע שאחריו יזרימו כסף וינסו לשקם את הרצועה, ודה פקטו הכסף יגיע לשיקום תשתיות הטרור של חמאס. העולם צריך להירתם כבר אתמול לזה שחמאס לא ישלוט יותר ברצועה. בשביל זה אנחנו צריכים להבהיר לעולם שאנחנו סיימנו, שלמעשה סיימנו ב-2005, שאנחנו לא נכניס יותר אף עזתי בשום סיטואציה לישראל, לא לעבוד, לא לבתי חולים.

נתק מוחלט. זה הבסיס להבנה שהמציאות משתנה. והדבר השני הוא להגיד לעולם: אנחנו צריכים אתכם, אתם חלק מהפתרון. אתם לא בפריפריה של הפתרון, אתם לא יכולים לעזור לפתרון. הקהילה הבין-לאומית, מדינות ערב המתונות, הסכמי אברהם, כולם חלק מהפתרון של היום שאחרי, כי בעיית הטרור היא לא בעיה ישראלית, היא בעיה של העולם המערבי. אנחנו עושים את המלחמה הזו כדי להגן על אזרחינו, אבל אנחנו גם מונעים ממנה מלהפוך לבעיה של מדינות אחרות בגבולות שלהן.

תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ.

עוטף ישראל, ממשפחות החטופים, ולצערי, מביקור של הרבה מאוד פצועים ומהניסיון של כולנו לעטוף אותם. הרבה מהם ביקשו שאני אגיע לפה ואדבר דווקא על הגבורה הגדולה שהייתה שם, על הרוח הישראלית שהתחברה בכל הכוח בשבועות האחרונים, על האחדות האמיתית של עם ישראל, שאי-אפשר לנצח אותה. מה שקורה עכשיו בעם הוא כוח שאי-אפשר לעצור. העטיפה המדהימה הזו של העורף האזרחי, של "כולם ביחד מחזקים את לוחמי צה"ל", תבטיח את הניצחון. אבל החובה שלנו פה, מהבית הזה, היא לדאוג לפיצוי מלא לאותם אנשים. דווקא בפן הזה, שאם לא שואלים אותם, הם אפילו לא מעלים אותו, שם אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר.

לצערי, משרדי הממשלה עדיין לא נכנסו לגמרי לאירוע. שם אנחנו עדיין פוגשים משפחות ששרדו את התופת והתפנו לכל מיני מקומות, אבל עדיין לא מצליחות לקבל את הטיפול הנכון שהן זקוקות לו באופן מיידי. אנחנו פוגשים פצועים שעדיין אומרים לי שמשרדי הממשלה לא סגרו מעגל

בהרבה מאוד פרמטרים שהם צריכים. ולמרות שהוקם חמ"ל של חברי הכנסת, ואנחנו מנסים לתת את המענה בצורה הטובה ביותר,

אנחנו לא יכולים להחליף את משרדי הממשלה, ואנחנו לא יכולים להחליף את המעטפת שהם זקוקים לה. ואני אומר מפה, אני קודם כול רוצה לשבח את משרדי הממשלה שהתעוררו מהר ועבדו קשה,

זה עדיין לא מספיק. צריך להתגייס לזה. אני חושב שכל אחד מחברי הממשלה צריך להסתכל על עצמו ולשאול את עצמו איך הוא יכול לעזור ולתת יותר בשעה הקשה הזו. וכן, אני גם אומר: מי שמרגיש ויודע, ומי שיודע, יודע, שהמשרד שלו לא רלוונטי כרגע, זו תהיה גדולה להפנות את הכספים הללו לטובת אותם האנשים.

תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלמוג כהן,

חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על החוסן החברתי, שהוא מה שצריך להחזיק אותנו בימים הללו, בטח למערכה הארוכה. הרי אין עוררין שחייבים להשקיע בביטחון, בחיילים שלנו, בחיילי המילואים. זה מה שעשיתי בשירות הצבאי שלי, הייתי קצינת קישור במשרד הביטחון, ואחר כך שלישה גדודית בפיקוד העורף. אני באמת יודעת ומעריכה ומוקירה, אבל המדינה גם עומדת על הסולידריות והערבות ההדדי. ואני רוצה לומר לכם, רק רגע, נעמה. חברי הכנסת, אנא מכם. שלום, אדוני השר. בבקשה. אני רוצה לומר לכם שכשהמדינה קרסה, הישראלים התגלו, והישראלים הם שיבנו בחזרה את ישראל. אבל זה לא מספיק, זו נחמה קטנה, כי המדינה היא הכתפיים הרחבות בשביל להחזיק אותנו כחברה. האסון הנורא הזה גילם לנו באופן כואב ועמוק את שקיעת המערכות, את ייבוש המערכות החברתיות, המערכות החיוניות, את אי-מימוש שום דוח מבקר, את שחיקת התקציב, כל אותם עוגנים שמחזיקים אותנו כחברה ואומה. אני לא אדבר עכשיו רק על הריקבון, המינויים הפוליטיים והמקורבים והג'ובים ומה שגרם לשקיעת המערכת מבפנים, אני אדבר על התיקון, אני אדבר על מה שצריך לעשות. זה קודם כול להפנים שלמדינת ישראל אין את הפריבילגיה להיות מדינה בלי ערבות הדדית בין המדינה לאזרחיה. אין את הפריבילגיה, אין לה את הלוקסוס הזה. היא חייבת להיות מדינה שבה שירותי הרווחה, הבריאות, החינוך, התשתיות, הם עוגן ממשי שקיים, מתפקד, יעיל, מתוקצב. בשבוע שעבר היינו בדיון עם שר הבריאות,

אמרת שם דברים חשובים, אמרתי את זה גם בוועדת הכספים. רק צריך לממש, רק צריך שיקרה. מערך בריאות הנפש קרס, והרי אנחנו, הפעילים החברתיים, מי שמעורים, אנחנו צועקים את זה המון המון שנים. אנחנו יודעים שזה ככה. אנחנו יודעים שבפריפריה, כדי להשיג פסיכולוג צריך להמתין שנתיים. אנחנו יודעות את זה. אבל עכשיו מדינה שלמה בטראומה, טראומה של מעגלים שונים, ולא השקענו בזמן באותן מערכות שאמורות להיות מועתקות בחירום, לתפקד ולממש את צוואתן. אבל אם אנחנו לא נתעורר פה, לא רק על המודיעין ועל הצבא ועל המנהיגים הכושלים ועל כל הדרגים שפישלו, אם אנחנו לא נתעורר על המערכות שהן העוגן שלנו, זה יהיה המחדל הבא. זה המחדל הבא. אנחנו חייבים לשקם את כל מה שברור לכולנו שהמדינה היא שצריכה לתת. האם נשמע למישהו הגיוני שתרומות יכסו שיכון של ניצולים במלונות? האם נשמע למישהו הגיוני שתרומות יכסו את המיגון של החיילים שלנו כדי שלא ייטבחו שם בעזה? האם נשמע למישהו הגיוני שכשאני מדברת עם משפחות חטופים במוצ"ש בהפגנה, אני מבינה שהם מטופלים, היית שם, רון.

אני מבינה שהם מטופלים מכספם, כי אף אחד לא ניגש אליהם, כי אף אחד לא שאל אותם: אתם צריכים סיוע נפשי עכשיו, כשהעולם התמוטט עליכם, כשבני משפחה שלכם נרצחו וחלקם נחטפו וחלקם נעדרים? מישהו פנה? זאת קריסה שהיא אובדן מוסר וערכים של מדינה ואומה, ואת זה אנחנו חייבות וחייבים לתקן בכל המערכות. היית שם איתי, שמעת את זה.

תודה רבה, חברת הכנסת לזימי. רגע, אני רוצה לסיים. אני רוצה לסיים במשהו אופטימי קצר, בשיר של איריס אליה כהן, "מזה שבועות אני מדממת שירים": "אני קוראת לקובץ 'יגון' / מוחקת / קוראת לו 'אוקטובר' / משנה ל'שבעה' / מחליפה ל'תהום' / משנה: 'תהומות' / קוראת לו 'כִּשְׁאוֹל' // קוראת לו 'תִּקְווה' / מורה למחשב שיזכור / הוא עונה לי 'שומר את תקווה'". תודה, חברים. תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה.

אני רק פותח סוגריים קטנים: דיברתי עם שר הבריאות, והוא הולך לבדוק את זה עכשיו עם מנכ"ל משרד הבריאות, להפנות פסיכולוגים. אדוני היושב-ראש, נעמה לזימי, אני לא רוצה לקרוא משיר משהו אופטימי, לא לקרוא משיר, אלא להגיד: עם ישראל חי. אנחנו ננצח. אנחנו ננצח ננצח ננצח, ובמדינה הזאת נתקן את מה שצריך לתקן,

והיא תמשיך להיות אור לגויים. כל מילה. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה לדבר על שר הבריאות, שנמצא כאן. אני רואה שהוא יצא, אבל הוא נמצא כאן, אז אני מבקש ממך, אדוני שר הבריאות, בנושא של בריאות הנפש, במקומות האלה שצריכים, כמו בחוות רונית, אנחנו כבר מחר נבקר עם המנכ"ל שלך כדי לעשות העברת מקל מסודרת, שאתה תומך בה, תומך גדול, ואני שומע אותך מדבר. תודה רבה לך. תראה, אדוני היושב-ראש, באירועים הנוראיים האלה אנחנו שוכחים את ראשי הערים. אני פונה לשרים מסוימים ואומר להם, ביני לבינם: ראשי הערים והשלטון המקומי במדינה הזו הם הזרוע הביצועית של כל דבר. כל מה שצריך לתת להם, אדוני היושב-ראש, כל מה שצריך לתת להם זה אמצעים ותקציבים, והם יודעים לנהל את המדינה הזאת. אני פוגש ראשי ערים מהדרום ומהצפון, ואני שומע אותם זועקים לשמיים, ויש להם מערכות ויש להם אנשים מצוינים שיש להם כל כך הרבה ניסיון, ושוחקים אותם בגלגלי הביורוקרטיה. אני אומר לכם שצריך לבוא לראשי הערים, להפסיק את הביורוקרטיה, לתת להם כסף ולהגיד להם: הינה התקציב שלכם, גדול ככל שיהיה, תפעילו את המערכות שלכם. כל ראש עיר שיש אצלו מפונים וכל ראש מועצה יודע מה לעשות עם עוד 1,000 ילדים, אבל תאפשרו לו. תאפשרו להם ואל תפריעו להם. אל תפריעו להם. ביקשתי לקחת ראשי ערים שיש אצלם מפונים, לתת להם תקציב ולהגיד להם: תגייסו מורים פנסיונרים, תקטינו את הכיתות. אני נמצא במעלה החמישה, יושבת קבוצה של הורים שעברו את הטראומה הגדולה בנתיב העשרה, יושבים סביב שולחן ומנסים לטכס עצה, ואני שואל אותם: מה הציעו לכם? אמרו לנו שיביאו יבילים ואמרו שיעשו את זה ואמרו שיעשו את זה. אתה מסתכל על האנשים האלה ואתה אומר: מאיפה יש להם כוח לשבת ולטפל בחינוך של הילדים שלהם? שם, סביב השולחן הזה, הייתי רוצה לראות את כל אנשי משרד החינוך. ולכן אני פונה לשר החינוך: היות שזה הדבר שממנו באתי, מהמערכת הזאת, לך לראשי הערים, לך לראשי אגפי החינוך. אל תבלום אותם. אל תכניס אותם למערכת שלמה של פקידות שמתישה אותם. תנו להם תקציב, הם יודעים מה לעשות, האמינו לי,

יש במדינת ישראל מרכז שלטון מקומי למופת, יש ראשי ערים למופת. אל תטילו בהם דופי. תנו להם תקציבים, הם יודעים לעבוד.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי.

חברת הכנסת מירב כהן, ואחרי זה תהיה הצבעה. אדוני היושב בראש, נדהמתי הבוקר לקבל טלפונים שאמרו לי: מה, אתה רק הולך למשפחות כדי לנחם? ערוץ 12, תתאזנו, זה פשוט לא יפה, אתם עושים עוול לח"כים שעובדים פה. הבוקר התפרסמה הודעה, אבל אתמול השתתפתי בהלווייתה של שיראל חיים פור,

שגופתה זוהתה.

שקונן על נכדתו גרם לכולם לפרוץ בבכי. כל כך צעירה, בת יחידה בין שלושה בנים, בצוהריים אתמול ביקרתי את משפחתו של אלקנה בוחבוט ממבשרת, שנחטף מאותה מסיבה ארורה. הורים אובדי עצות מבקשים אוזן קשבת וכתף להיתמך בה, בשבוע שעבר, בסוף השבוע, השתתפתי בהלוויה של יהב וינר, במאי וקולנוען, שבגבורה עילאית נלחם במחבלים שפרצו לדירה, ואפשר לרעייתו יחד עם בתו בת החודש למלט את עצמה דרך החלון, תושבי כפר עזה, ביקרתי לניחום אבלים אצל משפחת ברדיצ'בסקי, ההורים של הדר ואיתי. שתי המשפחות יושבות שבעה בדירות נפרדות, כי הקהל הגדול מגיע, וככה הם בחרו לשבת. אחרי שמדברים, הדר ואיתי הם שני הורים שנרצחו בסלון ביתם, והכניסו לממ"ד את התאומים בני העשרה חודשים כדי שיינצלו. אכן התאומים ניצלו אחרי 13 שעות של שהייה בממ"ד. נשמע בכי שלהם, ונדמה לי שכוח של גולני הסתער והצליח להוציא אותם

כשאני יושב עם ההורים, לפתע הוכנסו לחדר התאומים, מנהלות הסיעה, חבר הכנסת טייב, אנא. צוחקים,

לא יודעים בדיוק מה מצפה להם, מה עבר עליהם. כשהתאומים מושיטים ידיים לשמיים, בעיני רוחי נראה: תוציאו אותנו, הצילו אותנו. שם נשברתי ועזבתי את הדירה. מאז אני חווה סיוטים, ואני אדם שראה הרבה בחיים שלו. זוג תאומים שההורים שלו נרצחו. ערוץ 12, תתעוררו.

תודה על הדברים האלה, חבר הכנסת מיקי לוי.

בבקשה. כנסת נכבדה, חשוב לי לנצל את הבמה החשובה הזו כדי להעביר מסר: עם ישראל דורש שיעשו הכול כדי להחזיר את החטופים ואת החטופות. אנחנו הפקרנו את האנשים האלה. היה פה מחדל נורא, וכל האתוס שעליו מושתתת המדינה שלנו הוא בעצם הרעיון שיהודים יהיו מוגנים במדינה שלהם. נעשה הכול כדי להגן עליהם, ואם אנחנו לא נעשה את זה, האתוס שעליו מושתתת כל החברה שלנו פשוט יתפורר. עכשיו אומרים לי: אם נעשה עסקה, זה יפגע בכוח ההרתעה של מדינת ישראל. ואני אומרת: סליחה, היו לנו הרבה שנים לחזק את כוח ההרתעה של מדינת ישראל. אם רצינו שיהיה כוח הרתעה למדינת ישראל, אולי לא היה נכון לשבת בשקט אחרי כל בלון תבערה או אחרי שמחוררים את הגדר. אולי אם היינו רוצים לחזק את כוח ההרתעה היינו צריכים לזכור את זה כשהעברנו מזומנים לחמאס במזוודות בכל חודש,

40 מיליון דולר, זה פוגע בכוח ההרתעה של מדינת ישראל. אל תיזכרו בלבנות את כוח ההרתעה של מדינת ישראל על הגב של ילד בן עשרה חודשים או על הגב של ילדה בת שלוש או על גב הסבים והסבתות שלנו שנמצאים שם. מה הם אשמים שלא ביססנו עד היום את כוח ההרתעה של מדינת ישראל? זה לא הזמן להיזכר בזה, עכשיו הזמן להביא אותם הביתה. ועוד מילה אחת על היחס של הממשלה למשפחות החטופים והחטופות. אני רוצה לתאר לכם סיטואציה שבאמת קרתה: אני יושבת עם משפחה שהילדה שלה חטופה, חלק מבני המשפחה נרצחו, והילדה נמצאת בעזה. מתפרסמת רשימה שהממשלה הפיצה עם כל החטופים והחטופות, והשם שלה לא מופיע, השם שלה לא שם. המשפחה לא יודעת מה לעשות, איפה היא. למה היא לא כתובה? אנחנו מתקשרים, מבררים, נפלה טעות, הוסיפו את שמה לאחר מכן. הסיפור הזה ממחיש את היחס שמקבלות המשפחות. טעויות כאלה לא יכולות לקרות. תנו למשפחה את התחושה שאתם עושים הכול, אבל הכול, בשיא המקצועיות, כדי להחזיר את בני משפחתה לישראל. זה המינימום, המינימום שאנחנו חייבים להם.

תודה רבה. השר אוריאל בוסו, בבקשה. טוב, אדוני היושב-ראש, מכובדיי חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת רון כץ דיבר איתי לאחר מפגש שלו עם משפחות החטופים, וכבר נכנסתי לכאן על הדרך ושמעתי את הנושא של בריאות הנפש, את חברת הכנסת לזימי שדיברה. כרגע אני חוזר מישיבת ממשלה, ומחר יש גם ישיבת קבינט חברתי-כלכלי. נגעתם בנקודה מאוד מאוד כואבת של מערכת הבריאות במדינת ישראל, מערכת בריאות הנפש, בשגרה, אני מתכוון, שנמצאת בחסר עצום בכל הפרמטרים: תקציבי, כוח אדם, הכשרות. בסוף זה נופל גם על הקופות ועל מערכת הבריאות בכלל, בתי חולים. ועכשיו המלחמה הזו הכניסה אותנו למערכת, כשאנחנו אחד משלושת העוגנים שמערכת הבריאות מדברת עליה, גם כהצגה תקציבית וכאירוע אמיתי, זה נושא בריאות הנפש. זה האירוע הכי גדול אי פעם שאנחנו נמצאים בו. לא צריך להיות תושב כפר עזה, לא צריך להיות תושב קיבוץ בארי, אתה יכול להיות תושב אשדוד ואשקלון ושדרות ואופקים ולהיות בחרדות עצומות. המעגל הקהילתי הסובב, לכו תסתכלו על הפצועים שנמצאים בבתי החולים. ביקרתי עשרות ומאות בכל בתי החולים,

על כל פצוע עומד פסיכיאטר, פסיכיאטרית, תומך נפש, עובדים סוציאליים. המשפחות שדיברתם עליהן. אנחנו מכינים תוכנית, והיא תעלה בסופו של דבר מיליארדים. אנחנו מציגים את זה לאוצר, אבל אנחנו צריכים כרגע, אנחנו מציגים תוכנית עכשווית של הרבה הרבה כסף, עם הרבה תוכניות. ואתם שואלים: אוקיי, כסף אתה מביא, אבל מאיפה תביא כוח אדם? כרגע האגף לבריאות הנפש של משרד הבריאות הכין תוכנית להכניס למעגל של שירות בריאות הנפש הפסיכולוגי, הפסיכיאטרי, אנשי מקצוע נוספים ותואר ראשון, הכשרות מסוימות, כל רופאי המשפחה יעברו הכשרה מסוימת,

כל המעגל השני והשלישי, וגם אם אתה לא הולך למרפאה, הנושא יזוהה אצלך. והנקודה העיקרית שחבר הכנסת רון כץ נגע בה, אנחנו צריכים ליזום נגיעה באנשים הללו: אותם מתנדבי זק"א שהודענו שניקח עליהם אחריות לתמיכה נפשית, שראו את המראות האיומים, אותם מאות אנשים שהיו במחנה שורה, מתנדבי איחוד הצלה ושאר המתנדבים בארגונים, שנגעו במראות ובדברים הכי קשים. ביקרתי בבית חולים השבוע את דובר זק"א, אחד המפקדים, מוטי בוקצ'ין, שהתמוטט אחרי שהוא כבר שבועיים וחצי, שלושה שבועות, בקיבוצים. הוא אמר לי: לאחר אסון מירון חשבתי שראיתי את סוף העולם, אבל זה אפס קצהו של מה שראיתי, והוא התמוטט. כמו כן אתמול ביקרתי בתל השומר את הקצינה, קצינת המודיעין סיוון, רב-סרן שהגיעה לבית חולים לאחר הודעה אחרי הודעה אחרי הודעה למשפחות, הלב שלה קרס, והיא ניצלה. היא עברה דום לב, אירוע לבבי מאוד חריף, והיא ניצלה. ללב, בסוף, יש גבול קיבולת.

האם הקופות התאחדו לכדי חד וחלק. זאת בדיוק הנקודה. המערכת תתכלל את הנושא, כולל משרד הרווחה, ונמצא פה השר מרגי, כולל פיקוד העורף, משרד החינוך. יהיה אירוע אחד מתכלל, וזאת המטרה, שלא אחד יקבל 12 טיפולים ואחד לא יקבל שום דבר. כמו שהעיר לי רון כץ, אני אומר לך משהו: כבר לפני שבוע וחצי,

פנינו אנחנו אקטיבית לממונה על החטופים גל הירש וביקשנו ממנו את הרשימה, שאנחנו ניזום הגעה. מאחר שמדובר בעניין יותר פרוצדורלי, יש פה אנשי צבא שיודעים, עם מודיע הנפגעים, ביקשו שזה יהיה מתוכלל איתם. אבל אני מודיע לך, לאור הדברים שעלו פה הערב, דיברתי כרגע עם מנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב. אני ומשה נגיע פיזית עם ראש אגף בריאות הנפש למטה משפחות החטופים, אנחנו נבקש מהם את הרשימה, ניזום מגע ופנייה אישית,

משפחה-משפחה, למעגל הראשון, למעגל השני, וזו המטרה, בשביל שנוכל לצאת מזה הכי טוב. מה קורה עם

בחוות רונית דיברתי עם מי שמפעילה שם את העסק, עבודה נפלאה של 2,000, יש עבודה, חברים, אנא, בואו. אני אסיים. גם שם יצרנו, והשבוע מתעתד לבוא, שלחתי לשם צוות. יגיע לשם גם מנכ"ל המשרד להגיד לה. מעבר למתנדבים יזמנו גם, שימו לב: יתבצע תרגיל. בהישמע אזעקה, לדעת, זה רק תרגיל. לא להתייחס. מי שמשתתף, לא להתייחס. יזמנו אנחנו קול קורא לכל המתנדבים שנמצאים בשטח, שימלאו ושגם יקבלו כסף על מה שעשו, כחלק מהרצון גם להכניס חזרה למעגל. מי שמקבל 400 שקל בפרטי לא יעבור ל-200 שקל בציבורי.

זה חלק מתוכנית העבודה. צריך לשלם, להשאיר את אנשי המקצוע במערכת הציבורית ולתת מענה לכולם, והלוואי שנצליח כולם לעבור את האירוע הקשה הזה ביחד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק איסור הלבנת הון (העברת מידע למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור), התשפ"ד 2023, בקריאה ראשונה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. נא לשבת.

ההצעה להעביר את הצעת חוק איסור הלבנת הון (העברת מידע למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור), התשפ"ד 2023, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

בעד, שני מתנגדים, אין נמנעים.

התשפ"ד 2023, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

יושב-ראש הקואליציה, רצית להודיע הודעה קצרה. יו"ר ועדת

בוועדת העבודה והרווחה ובוועדת הבריאות, במקום חבר הכנסת צבי סוכות תכהן חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בוועדת הפנים והגנת הסביבה, במקום חבר הכנסת אוהד טל תכהן חברת הכנסת מיכל וולדיגר.

תודה רבה. סגנית מזכיר הכנסת, הודעה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה, הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים (הוראת שעה) (הארכת משך הכהונה), התשפ"ד 2023. תודה. תודה. חברי הכנסת, הסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק הירושה (הוראת שעה, חרבות ברזל),

לקריאה הראשונה. אני מזמין את השר יעקב מרגי להציג את החוק בשם שר המשפטים.

חרבות ברזל), התשפ"ד 2023, הצעת החוק מבקשת לתקן שני סעיפים בחוק הירושה, התשכ"ה 1965, בהוראת שעה, כדי לקבוע הוראות שיקלו על הליכי הירושה של מי שנהרגו באירועי האיבה ופעולות הלחימה החל מיום 7 באוקטובר 2023, ויפחיתו את הסיכון להיווצרות עיוותים בחלוקת העיזבון,

לנסיבות המיוחדות של האירועים.

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה, שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר ומהים, וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. במתקפת טרור זו נרצחו מאות אזרחים, לרבות אנשי כוחות הביטחון השונים, ונפצעו אלפים. כמו כן, ישנם נעדרים רבים שטרם אותרו. בנוסף, דווח על מאות אזרחים וחיילים שנשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה. נוכח האירועים האמורים הכריז שר הביטחון ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, על מצב מיוחד בעורף ברדיוס של אפס עד 80 קילומטר מרצועת עזה, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9 ג(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א 1951. בהמשך הורחבה ההכרזה לכל שטח המדינה, וההכרזה אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

הוכרז בצה"ל על מבצע חרבות ברזל. ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה. באירועים הקשים שהתרחשו בימים 7 באוקטובר 2023 ו-8 באוקטובר 2023 נרצחו משפחות שלמות או כמה בני אותה משפחה ששהו יחד ביישובים שסמוכים לרצועת עזה ובסביבתם,

בפסטיבל נובה, שהתקיים באזור זה באותו זמן. למצב דברים קשה זה יש משמעויות בדיני הירושה, ואותן מבקשת הצעת החוק לתקן בהסדר מיוחד ליורשי מי שנהרגו באירועים או בפעולות הלחימה, במהלכם ואחריהם. הסעיף המרכזי לעניין זה הוא סעיף 2 להצעת החוק. סעיף 1 להצעה מגדיר את האירועים המביאים להחלת התיקון על יורשי מי שנהרג בהם. בסעיף 2(1) להצעת החוק מוצע לאפשר ליורשים של מנוחים שנהרגו בפעולות האיבה ובפעולות המלחמה באירועים שהחלו ב-7 באוקטובר 2023 להסתלק מן העיזבון לא רק לטובת בן הזוג, ילדו ואחיו של המוריש, כאמור בסעיפים 6(א) ו6(ב) לחוק הקיים, אלא גם לטובת הורהו או נכדו של המוריש, בשל ריבוי המקרים שבהם לא נותרו בחיים בני משפחה מן המשפחה הגרעינית של המוריש. תיקון זה יחול הן על אזרחים שנהרגו בפעולות האיבה והן על חיילים שנפלו בפעולות המלחמה שבאו בעקבותיהן. בסעיף 2(2) להצעת החוק, לתקן את סעיף 9 לחוק, שכותרתו "שניים שמתו כאחד", הקובע את אופן חלוקת העיזבון במקרים שבהם נפטרו כמה בני משפחה ולא נקבע מה היה סדר הפטירות שלהם. החוק מבחין בין "יורש ודאי", שיורש בכל מקרה חלק מהעיזבון בלי תלות בסדר הפטירות, לבין "יורש ספק", שיורש רק בסדר פטירות מסוים, וקובע עדיפות ליורש ודאי. האירועים הקשים האמורים לעיל יצרו מצבים מורכבים וקשים מבחינה עובדתית ומשפטית, אשר עלולים להביא לכך שיישום הוראות סעיף 9 בנוגע לסדר הפטירות של ההרוגים במקרים מסוימים עלול לגרום לאי-צדק בחלוקת העיזבון בין יורשיהם.

מוצע לקבוע כללים מיוחדים לעניין זה. מוצע אפוא לקבוע בסעיף 2(2)(א) כי בני משפחה שנהרגו בפעולות האיבה או בפעולות המלחמה בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, עד יום כ"ג בתשרי התשפ"ד, 8 באוקטובר 2023, יראו אותם כאילו לא ניתן לקבוע מי מהם מת תחילה לעניין סעיף 9 לחוק. זאת, גם במקרים שבהם יש ראיות מי מהם נפטר אחרון, במטרה למעט דיונים בסוגיה קשה זו של סדר הפטירות, כחריג לעיקרון הכללי של דיני הירושה, שלפיו העיזבון עובר ליורש של הנפטר האחרון מבין בני המשפחה. קושי נוסף עשוי להתעורר לאחר הכניסה לגדרו של סעיף 9 לחוק, בעת חלוקת העיזבון. ייתכנו מצבים שבהם החלת כללי החלוקה הקבועים בסעיף זה תביא לתוצאות לא הוגנות, כמו למשל במקרה שבו כל היורשים הם יורשי ספק, והם מסכימים לקבוע ביניהם חלוקה שונה מזו הקבועה בסעיף, או שיורשי הוודאי מבקשים לתת ליורש ספק חלק גדול יותר בעיזבון. לכן מוצע בסעיף 2(2)(ב) לתת בהוראת שעה סמכות לרשם לענייני ירושה ולבית המשפט,

במקרים המתאימים, לסטות מהכללים שבסעיף 9(א) לחוק בשל טעמים של צדק והוגנות בין יורשי המנוחים כאמור. בסעיף 2(2)(ג) מוצע לקבוע כי שר המשפטים יהיה רשאי להחיל בצו את התיקון המוצע לסעיף 9 לחוק גם על מקרים נוספים של בני משפחה שמתו כאחד, אם יתעורר צורך בכך בתקופת תחולתה של הוראת השעה. בסעיף 3 להצעת החוק מוצע כי החוק ייקבע כהוראת שעה למשך שנה וחצי, עם מתן סמכות לשר להאריך את התקופה בתקופה נוספת בת שנה באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. פרק זמן מוצע זה מאפשר מסגרת זמן מספקת לניהול הליכי הירושה של משפחות הנרצחים, גם בהתחשב בסמכות השר להאריך את התקופה כאמור. בתום תקופת תוקפו של החוק המוצע ניתן יהיה לבחון אם יש צורך בחקיקה מחודשת של ההסדר. בסעיף 4 להצעת החוק מוצע לקבוע כי הוראות החוק המוצע יחולו גם על בקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה שהוגשו על ידי משפחות מי שנהרגו באירועים כאמור לפני תחילתו. יצוין כי ידוע כבר כעת על כמה עשרות בקשות שכבר הוגשו לרשמים לענייני ירושה, ולכן חשוב לקבוע את התחולה כאמור גם על בקשות אלה. כמו כן מוצע להבהיר שהתיקון יחול גם לאחר תום תקופת תוקפן של בקשות שהוגשו במהלכה אך הדיון בהן לא הסתיים, למשל משום שהוגשה התנגדות לבקשת צו הירושה והתיק עודנו תלוי ועומד בבית המשפט. הממשלה תומכת בהצעת החוק ומבקשת מהכנסת להצביע בעדה.

תודה, אדוני השר. נעבור לדיון האישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה, אדוני היושב בראש. אני אדבר קצר. חשוב לי רק לעלות לפה ולברך את צה"ל ואת כוחות הביטחון ואת השב"כ וכל מי שהיה מעורב בשחרורה של טוראית אורי מגידיש. עם ישראל זקוק לבשורות טובות, וזאת בשורה מדהימה, למצוא חיילת בחיים בתוך עזה. תדעו לכם שזאת הייתה פעילות הירואית של צה"ל אתמול בלילה.

אין לי ספק, מכיוון שאנחנו כל היום בסיפורים על החיילים שלנו, על הגיבורים שלנו. אני חושבת שמגיע לעם ישראל קצת בשורות טובות. אני מברכת אותה. המשפחה שלה וההורים, אני לא יכולה לתאר לעצמי מה עובר עליהם בימים אלה, אבל אני בטוחה שבשם כל חברי הכנסת בבית הזה אנחנו מברכים אותך. באמת, כל הכבוד לצה"ל, כל הכבוד לכוחות הביטחון. אני מאוד רוצה לראות עוד ועוד חטופים שלנו חוזרים הביתה, כמו אורי מגידיש. מגיע קצת בשורות טובות לאזרחים של המדינה הזאת, והכי חשוב, מעל כולנו, למשפחות של החטופים. ברוכה הבאה, אורי. מצטרפים לברכות. תודה רבה. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת וליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ,

חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חבר הכנסת גלעד קריב. אתה שמעת על הפעולה ההירואית של צה"ל? ושבו בנים ובנות לגבולם, ויש תקוה לאחריתך, נכון? לאחריתנו. לאחריתה, לאחריתנו, לכולם. אדוני היושב-ראש, בשלושת השבועות האחרונים יש בחיינו הציבוריים מעט נקודות אור. אלה ימים מאוד קשים ועצובים. הבשורה המשמחת על שחרורה של אחת מן החיילות החטופות והשבויות זאת בהחלט נקודת אור, אבל לצערנו, אנחנו עוברים מסיפור קשה אחד לשני. נקודת אור אחת שכן יש לנו בשלושת השבועות האחרונים זאת ההתגייסות האדירה של הציבור הישראלי מכל הקהילות, מכל המגזרים, לתמיכה גם במשפחות המפונות, גם בחיילי צה"ל. הרוח הישראלית במיטבה. ויש גם עוד נקודת אור שחשוב לתת עליה את הדעת: בשלושת השבועות האחרונים מרקם החיים המשותפים של אזרחים יהודים ואזרחים ערבים במדינת ישראל נשמר היטב. לכולנו היו חששות גדולים בעניין הזה, ועדיין יש לנו חששות, כי אנחנו יודעים שבעניין הזה אנחנו תמיד חיים על איזשהו מדרון חלקלק. אבל צריך לומר שזכינו, ובשלושת השבועות הקשים מאוד האלה מרקם החיים המשותפים של יהודים וערבים בכל הארץ וגם בתוך הערים המעורבות נשמר. את ההישג הזה אנחנו חייבים לשמר, מכיוון שהידרדרות אל עבר אירועים שראינו כדוגמתם בזמן שומר חומות, ההידרדרות הזאת מסוכנת מאוד לעתידה של החברה הישראלית וגם ליכולת שלנו להתמודד עם המציאות הנוכחית הקשה. בהקשר הזה בוודאי יש חשיבות גדולה לפעולתן של רשויות המדינה בניסיון לבלום כל הסתה שמגיעה מצד קיצוני כזה או אחר. אבל חשוב לומר שבשעה הזאת התפקיד שלנו הוא גם למנוע ממנהיגים קיצוניים להבעיר את המצב. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו באומץ, קואליציה ואופוזיציה, מתי מהלכים כאלה ואחרים שמקודמים על ידי שרים, על ידי חברי כנסת, על ידי מנהיגי ציבור, מתי מדובר במהלך ענייני ומתי מדובר בניצול מסוכן, ולעיתים גם שפל, של הימים הקשים הללו לא כדי לקדם הבנה אלא דווקא כדי לקדם מתיחות.

הדברים שלי, ובזה אני אסיים, מכוונים בין השאר לניסיון הלא-ענייני לשנות את הוראות הפתיחה באש של משטרת ישראל, ניסיון שמקודם על ידי השר איתמר בן גביר, אחד מן השרים שצריכים לעשות חשבון נפש גדול מאוד על כל מה שקורה כאן במדינת ישראל. לשמחתי, ובזה אני מסיים, היום הנושא הזה לא הגיע לשולחן הממשלה. ואני קורא מכאן לראש ממשלת ישראל לא לתת אתנן פוליטי לשר איתמר בן גביר ולהבין שהמהלך הזה, אין בו גרם של ענייניות, וכל-כולו ניסיון לנצל את הימים הקשים הללו רק כדי להגביר את המתיחות בין יהודים לערבים. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב. אני אגיד בסבב הבא. מוותרת. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. רגע, רגע, סליחה, טעיתי.

יש רק הודעה, לא, כל הכבוד לצה"ל, לחיילינו הגיבורים שפרוסים בחזיתות השונות במדינת ישראל, בצפון ובדרום. בפעילות הירואית מאוד, הותר לפרסום שהם שחררו חיילת, לא מכיוון שחמאס עשה לנו טובה. אני רוצה להבהיר לכם פה משהו אחד בתפיסה שלי את האויב: אם אני אתחנן לחמאס להשיב לי חטופים ושבויים, חמאס לא ישיב לי לא חטוף ולא שבוי. גם אם אני אבקש יפה מאוד מחמאס להשיב לי שבוי או חטוף, הם לא ישיבו לנו לא שבוי ולא חטוף. הדרך היחידה שחמאס מבין, או ג'יהאד אסלאמי פלסטיני, זה כוח,

הם מהתלים בנו, הם מהתלים, לצערי הרב, במשפחות החטופים, שבדם ליבן,

בדם ליבנו כולנו, שלא יהיה פה ספק לעם ישראל. אין חבר כנסת, אין אדם בישראל שלא מדמיין את השבויות, את הנערות, את הנשים, מה קורה איתן, עם הילדים, את חוסר האונים, את הפחד ואת האימה. אבל אם אנחנו רוצים להגיע לחטופים ולשבויים, אני אומרת,

להוריד את העיסוק בזה, לפחות לא ברמה התקשורתית. כי אנחנו משחקים לידיים של האויב, שצופה בנו כל הזמן: צפה בנו כשרבנו, צפה בנו כשהחוסן החברתי שלנו נחלש, צפה בנו כשפגענו בחוסן הצה"לי ברמה של הדיבור על סד"כ,

על סרבנות. האויב רואה לנו כל הזמן. זה לא זמן שאנחנו יכולים להרשות לאויב לראות אותנו בחולשה, וזו חולשה, וזו הבטן הרכה שלנו. אבל כמו שצה"ל עשה הלילה, צה"ל יודע, וצה"ל יקבל מהדירקטיבה, ואני אומרת לכם בתור מי שיש לה בן

אח מגויס, ואבא שלי, ואני אומרת לכם, הם רק מחכים לפקודה ליזום, ליזום ולבצע ולעשות את זה נכון. אחרי טיהור הדרום ממחבלים, נכנסו לכאן 2,000 מחבלים, כמעט כבשו את קיבוצי הדרום, כך נתפסנו, עם מקרי רצח וטבח שהדמיון לא יודע, את הדבר הזה, את טיהור הדרום וחזרה להתקפה והיערכות ממצב של שגרה ללחימה בצבא מאפס למאה, את זה האויב לא דמיין שנעשה, וזה מה שאנחנו עושים.

אחרי כל הפגזות הארטילריה, ואני אומרת את זה בזהירות הראויה, כי אנחנו לא יכולים לפרט מעבר לזה, כל תמרון הוא תמרון מתוחכם והירואי. חמאס פוגש את החיילים, והמפקדים שלנו ערוכים ודרוכים. וידעו אימהות ישראל ואבות ישראל: אנחנו חרדים מאוד לשלומם של החטופים והשבויים. זה נמצא על השולחן, ואנחנו לא שוכחים את זה לרגע. לצד זאת, כל מי שמצוי בתוך זה יודע שצה"ל יודע להילחם, יודע להיות חזק, יודע להיות כולו ערוך ודרוך למלחמה שערה ללא רחם. ללא רחם. וכמו השחרור של השבויה בפעילות ההירואית, בעזרת השם, כך נבשר בשורות טובות לעם ישראל ממקום של כוח, עוצמה וחוסן. תודה רבה. בעזרת השם. חבר הכנסת עידן רול, חבר הכנסת חמד עמאר, לא נוכחים, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לא נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן,

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

חבר הכנסת אריאל קלנר,

אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, מוותר, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח. חבר הכנסת ינון אזולאי, הרגע שחיכיתי לו. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. קודם כול, ברכות על תפקידך. אתה ראוי לכך, ושבעזרת השם גם תצליח ותעשה זאת בדרך הנכונה והטובה. כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, האמת, אני לא אעכב, אבל גם אני רוצה להצטרף לברכות של ברוכה השבה וברוך פודה ומציל, ומודים לבורא עולם שסייע לחיילי צה"ל להחזיר את החטופה משבי חמאס, מאותם מרצחים. באמת, כשאנחנו מסתכלים על זה, אני אומר, תדעו לכם, עם ישראל, זכיתי גם להיות חבר בוועדת חוץ וביטחון,

אנחנו נמצאים שם ושומעים, ואת אמרת דברים נכונים, יש לנו צבא טוב, ברוך השם, יש לנו שב"כ טוב, יש לנו אמ"ן טוב. ראש השב"כ, ראש אמ"ן, הרמטכ"ל, תפקידנו לחזק אותם, תפקידנו בימים האלה לעשות הכול להצלחת המערכה הזאת, ולא לתת לאף אחד שום גיבוי על מילה שהיא אפילו לא רק מילה רעה, מילה שהיא אינה טובה או לא נשמעת כך. ביקורות, למי שיש, שיעשה את זה אחרי זה. אנחנו כולנו חזקים אחרי המערכה הזאת, אחרי חיילינו שעומדים על משמר ארצנו, והשם יעזור ויהיה בעדם. וכמו שזכינו שאורי מגידיש חזרה אלינו, בעזרת השם עוד כל החטופים יחזרו אלינו בריאים ושלמים. ואני קורא גם לחברי הממשלה כולם, אדוני השר יריב לוין, אני בטוח שאתה עושה את זה, ותגיד גם לכולם, לחזק ולחזק ולחזק את ראש השב"כ, ראש אמ"ן, הרמטכ"ל וחיילי צה"ל. אין לנו מדינה אחרת, אין לנו צבא אחר, ויחד, בעזרת השם,

נעשה וגם ננצח.

תודה רבה, חבר הכנסת ינון אזולאי. חברת הכנסת שרון ניר, ואחריה יסכם השר יריב לוין. אדוני היושב-ראש, אני מרגישה שבאמת אנחנו בסוג של רגע גדול. בתוך כל החושך הגדול הזה של שלושה שבועות שהם סיוט, נקודת האור הראשונה הגיעה אלינו. אני רוצה מכאן לחזק את כל חיילי צה"ל, גיבורי התהילה, לחזק אותם פה בשם עם ישראל, בשם חברי הכנסת, שימשיכו ויעשו את העבודה וישמידו את תשתיות חמאס, את שדרת הפיקוד של חמאס, ויקיימו את כל מטרות המלחמה וישיבו את החטופים כולם בשלום. אמן.

שר המשפטים, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, קודם כול, אדוני היושב-ראש, גם בעת הזו, בכל זאת אני לא יודע אם זו הישיבה הראשונה שאדוני מנהל, אני רוצה לאחל לך הצלחה גדולה, ואני בטוח שתוסיף לכבוד הכנסת באופן שבו תנהל את הישיבות, אין לי בכלל ספק. אני רוצה לומר שני דברים: האחד, להצטרף כמובן לדברי החיזוק, הגיבוי והתמיכה לכל העוסקים בכל מה שקשור למלחמה: לראש הממשלה, לחברי קבינט ניהול המלחמה, כמובן לחיילים, לאנשי כוחות הביטחון. אני רוצה גם שוב לחזק את המשפחות השכולות, לאחל החלמה לפצועים, כמובן לחזק את משפחות החטופים והנעדרים וגם את תושבי הדרום והצפון, שלא מעטים מהם פונו מבתיהם, ובכלל, את כלל אזרחי ישראל. אנחנו נדרשים לתעצומות נפש, לנחישות, לגיבוי ולעזרה הדדית, וכך אנחנו ננהג, ונביא לא רק ביטחון לכלל אזרחי ישראל, אלא גם נעשה צדק אחרי הדברים הנוראים שהתרחשו. אני רוצה לומר משהו בנושא המאוד-מאוד רגיש הזה שבו עוסקת הצעת החוק הזו, בפרט נוכח האירועים הנוראיים שבעטיים אנחנו מביאים את ההצעה הזו. צריך לומר שהמטרה כאן היא לחסוך באופן משמעותי גם כאב לב וגם מחלוקות וגם תוצאות שעלולות להיות תוצאות לא הגיוניות ולא צודקות כתוצאה מהשאלה אם יש פער בהירצחו או בנופלו של אדם ביחס לבן משפחה אחר שלו, ולכן ההסדר הזה שנעשה כאן בעצם בא ומונע את העניין הזה על ידי קביעת חזקה ברורה, חדה, שכל מי שנרצחו במועדים האלה שקבועים בחוק ייתפסו וייראו כמי שנרצחו באותה שעה ובאותו זמן, ובכך אנחנו נחסוך את ההתדיינויות ואת המחלוקות, את הביורוקרטיה, וצריך להגיד, גם את כאב הלב הגדול שעלול להיות כרוך בהתדיינויות מהסוג הזה. אני גם רוצה לומר שאנחנו במשרד המשפטים, במסגרת הרבה מאוד פעולות שאנחנו עושים כדי לסייע למשפחות החללים, וכמובן גם לכל מי שנפגע או נאלץ להתפנות מביתו,

אדוני היושב-ראש, תהליך מיוחד שמאפשר קיצור וטיפול מיידי בכל מה שקשור בהוצאת צווים שנוגעים להליכי ירושה, כדי שבאמת אפשר יהיה לתת מענה מיידי ומהיר, ולפחות בעניין הזה נקל על סבלן של המשפחות. אני יכול לומר שלפחות לפי הנתונים שאני קיבלתי, כבר למעלה מ-100 מקרים טופלו בזמן הלא-ארוך הזה. זה דבר שבאמת לוקח פרק זמן הרבה יותר ארוך, ולכן ההצעה הזו משתלבת בדיוק בתוך אותו מהלך שהמטרה שלו היא להבטיח קיצור של הפעולות, קיצור של הזמנים, קיצור של הסבל ומתן מענה טוב עד כמה שאפשר במצב הקשה הזה שאותם אנשים נמצאים בו. אני אומר יותר מזה: הדבר הזה משתלב בתוך מאמץ כולל שאנחנו עושים במשרד בשורה שלמה של נושאים. אני חושב שהרבה מפירות המאמץ הזה באים לידי ביטוי במה שאנחנו רואים כאן בהיקף של החקיקה, חקיקה משמעותית מאוד שמטפלת בעיקר בשני צדדים שהם מאוד רלוונטיים למצב שאנחנו נמצאים בו: 1. דברים שנוגעים להקלה ולסיוע לאזרחים, לעסקים, לחברות וכו', דוגמת דחיית תשלומים ודברים מהסוג הזה, 2. דברים שנוגעים לחיזוק המאבק בטרור, מאבק בהסתה לטרור ובתמיכה בטרור. אני חושב שהיום יש הרבה יותר הבנה של הצורך לנקוט הליכים חד-משמעיים, נחושים, עם ענישה כפי שצריך וגם בסמיכות זמנים לאירועים. אנחנו נמשיך בפעולות האלה על מנת לתת באמת את המטרייה המלאה הדרושה לטובת הדברים האלה. צריך לומר, רבים מהם נכונים, אני חושב, ויצטרכו להישאר, את חלקם אנחנו אפילו מעבירים כהוראות קבועות, כיוון שהם נכונים היום ויהיו נכונים גם בעתיד. אני אפילו הייתי אומר: היו נכונים בעבר, וחבל שאת חלקם לא היה אפשר לבצע קודם מסיבות כאלה ואחרות. גם בהקשר של ההסדר הזה צריך לומר שלא רצינו לקבוע מסמרות מיידית,

ולכן עשינו את הדברים בהוראת שעה, אבל אני נוטה לחשוב שההסדרים שקבועים בהצעת החוק הזאת, ובפרט ההסדר שנוגע לראיית הפטירה, המוות, באותו זמן בנסיבות כאלה, אני חושב שהדבר הזה יכול להיות נכון גם בנסיבות של תאונות דרכים כאשר חס וחלילה בני אותה משפחה מתים או נפגעים בהן. נדמה לי שיש הרבה מאוד היגיון בהסדר הזה. אני אומר גם לך, חבר הכנסת קריב, אני חושב שככל שתהיה הסכמה לקחת חלק מהדברים או את כולם ולעגן אותם כהוראות קבועות, כדאי ונכון לעשות את זה. זה יכול לחסוך, אדוני השר,

כי נתת מענה מהיר. אדוני השר, החוק הזה, בגלל שהוא הוראת שעה, הבאת אותו מדויק למענה ספציפי. נכון, אבל אני חושב שלפחות חלק מההסדרים בו, יש בו היגיון כהוראה קבועה. בתהליך החקיקה צריך לחשוב אם יש מקום להרחבה, דברים שנעשים בהסכמה. פשוט לעשות לפחות חלק מהדברים כהוראה קבועה, כי אני חושב שהם פשוט נכונים. אגב, בכלל, ואת זה אני רוצה לומר, נכון שצריך לעשות הבחנה בין טיפול ב-100, 200 או 300 מקרים נקודתיים לבין טיפול במספרים הרבה יותר גדולים, עדיין אני חושב שאחת המסקנות שאפשר בוודאי להגיע אליהן היא שאפשר לעבוד הרבה יותר מהר. אפשר לחסוך הרבה ביורוקרטיה. זה לא מביא לתוצאות פחות טובות. נדמה לי שדווקא החוק הזה מראה שבהרבה מאוד מקרים מענה מהיר, מסודר, הוא גם דבר שיש בו הרבה מאוד היגיון, הוא עושה שכל. אני חושב שגם במובן הזה, אני מקווה מאוד שאנחנו נדע לעשות גם בהמשך את הדברים הנכונים ובצורה כמה שיותר יעילה ובלי לסחוב יותר מדי זמן. אני מבקש להודות, אני אומר את זה גם לחברת הכנסת בן ארי וגם לחבר הכנסת קריב וגם לחברת הכנסת ניר ולחבר הכנסת יבגני סובה, וכמובן לחברי הקואליציה שנמצאים כאן. אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת לשעבר חבר הכנסת מיקי לוי, להודות לכולם על אחדות, על שיתוף פעולה ועל העובדה שבעבודה משותפת, רק תמנה את הוועדה לבחירת שופטים. אנחנו עושים. עזוב את העליון. אדוני, כל דבר בעיתו ובזמנו.

אחרי המלחמה יהיה צבר של תביעות. כבר היום יש חוסר.

היושב-ראש לשעבר, אתה גורם לי לחשוב שעשיתי טעות בזה שהודיתי ואמרתי, דבר שבעיניי הוא מאוד חשוב, שיש פה עזרה ועבודה משותפת, אין קשר בין זה לזה.

אדוני ומכובדי יושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע,

לפעמים מותר פשוט לומר תודה ולומר שיש אחדות, בלי שזה ינוצל כדי להביא משהו שאולי לגביו יכולה להיות מחלוקת כזאת או אחרת. אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שזה טוב. אני בכל זאת לא מצטער שהודיתי למי שצריך להודות לו, ואני חושב שנכון שכך יהיה. אני מקווה שנוכל להמשיך ולעשות את מה שנדרש בצד החקיקתי. נעשה את זה עד כמה שניתן באמת בשיתוף פעולה ובעבודה משותפת. אני חושב שכך צריך להיות, בוודאי בימים האלה. תודה רבה. תודה רבה לשר המשפטים. חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק הירושה (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2023. ההצבעה תהיה אלקטרונית. נא לשבת. בעמידה אפשר להצביע? אני אשמח אם תשב, אדוני. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק הירושה (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2023, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 12 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הירושה (הוראת שעה,

התשפ"ד 2023, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת החוקה,

הבא על סדר-היום הוא הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 37),

לקריאה השנייה והשלישית.

אני אמרתי שהוא ממלכתי. הוא ממלכתי מאוד מאוד, ואני אומר את זה מידיעה. לכן אני בטוח שגם בעזרת השם, מיקי, כשנחזור לשגרה לאחר שעם ישראל כולו ייוושע, אמן. הוא יוסיף במזג הרגוע שלו לדיוני הכנסת גם בימים שבשגרה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 37), התשפ"ד 2023, לקריאה השנייה והשלישית. הצעת החוק מבקשת לסייע בהסרת חסם משמעותי לשם בניית ממ"ד או ממ"ק בבתים משותפים מורכבים, בתים המורכבים מכמה אגפים או מכמה מבנים שיושבים על חלקה אחת, בעלי כניסות נפרדות, אשר לפי הרישום, בימים כתיקונם, כדי לעשות איזושהי תוכנית או בנייה, זה נרשם או נחשב כבית משותף, אתה צריך לפעמים לרוץ ולהחתים 63, 70 או 80 אנשים כדי להגיש את התוכנית. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי בבתים כגון אלה, הרחבת דירה לצורך בניית ממ"ד או ממ"ק, בימים אלה שבהם אנחנו נמצאים, תדרוש את הסכמתם של 60% מבעלי הדירות כפי שקבוע בחוק, חברי הכנסת, אנא, אנא. אבל באגף או במבנה שבו, אני לא אודה בסוף ליושב-ראש הקואליציה.

אם תפריע לי, אני לא אודה לך. אותה הסכמה שצריך 60% מהדירות, במקרה הזה זה יהיה באגף או במבנה שבו מתבצעת ההרחבה בלבד ולא בכל המגרש, במקום המצב הקיים כיום, שבו נדרשת הסכמה של 60% מבעלי הדירות בכלל האגפים או המבנים המרכיבים את הבית המשותף המורכב. התיקון המוצע יוכל להקל באופן משמעותי את ההליך הקיים לעניין קבלת ההסכמות הנדרשות ולקצרו באופן שיוכל לסייע לבניית מרחבים מוגנים, כפי שלצערנו אנו נדרשים בתקופה זו. יחד עם ההקלה האמורה לעניין האחוזים הנדרשים, שומרת הצעת החוק על כך שזכויותיהם של בעלי דירות באגף או במבנה אחר בבית המשותף לא ייפגעו וימשיכו לחול כפי שקיים היום בחוק, למשל לעניין זכותו של בעל דירה להתנגד להחלטת ההרחבה או לפנות למפקח בתביעה אם הוא טוען,

פגיעה מהותית בזכויותיו. בעת הדיון בהצעת החוק, נוסף להצעת החוק, לפי הצעת הוועדה, נוסח שאנחנו הוספנו, תיקון שמחיל את ההסדר גם לעניין ההסכמה של 60% על ביצוע עבודות ברכוש המשותף לא לצורך בניית ממ"ד אלא

יש דבר שנקרא שיפור מיגון במקום שאי-אפשר לעשות ממ"ד, כאשר לפי הוראות פיקוד העורף לא ניתן לבנות ממ"ד או ממ"ק באותו מקום, ואז תהיה בנייה בשיפור מיגון,

תזכה לאותה הקלה כפי שהחוק הזה נותן. כמו כן, נוספה הוראה שלפיה לא יוכלו בעלי הדירות בבית המשותף להתנות בתקנון הבית על ההוראות האמורות לעניין בנייה של ממ"ד, ממ"ק או שיפורי מיגון. זה חלק מסדרה של דברים, שחלקם נעשים במינהל התכנון, במטה הדיור תקנות שבאמת צריך לשבח אותן. מייד עם פרוץ הלחימה ישבו ועשו כמה תיקונים,

מורידים רגולציה, מאפשרים היתרים לממ"דים במקומות מסוימים. אנחנו רוצים להרחיב את זה. אנחנו ניגע בהרבה חוקים בעניין הזה. אנחנו לא נניח לדבר הזה. גם היום בישיבה, אדוני היושב-ראש, פניתי לנציג האוצר ואמרתי: אני לא כלכלן כמוכם, אבל המדינה חייבת לעודד אנשים לבנות ממ"דים. זה עולה הרבה כסף. יש אנשים שיכולים להרשות לעצמם, ויש אנשים באזורים סוציו-אקונומיים נמוכים שאינם יכולים להרשות לעצמם. אנחנו מכירים להם ברגולציה. אנחנו מכירים להם בכל מיני דברים, בתכנון ובנייה, בכול. חייבת להיות איזושהי קרן או הלוואות ארוכות טווח בערבות מדינה ללא ריבית או מענקים על פי מעמד סוציו-אקונומי כזה או אחר. הצעת חוק שמונחת כיום, הצעת חוק שלי שכבר עשיתי בימים ששר האוצר היה לפיד,

ולצערי זה נדחה פעם אחר פעם, להוריד עלויות בנייה, להוריד מע"מ על עלויות הבנייה של ממ"דים, לנסות לעודד אנשים.

זו השקעה של המדינה שתחזיר את עצמה, שלא לדבר על נפש, שלא לדבר על פגיעות גוף, שלא לדבר על כל הדברים האלה, שזה דבר הכי חשוב.

תחזיר לעצמה את ההשקעה הזאת אם היא תעודד אנשים, היא תעודד על ידי תקצוב, על ידי תמיכה, על ידי הלוואות, על ידי קרן, על ידי כל דבר. הורדת המע"מ, אנחנו ננסה להיאבק על זה בעניין הזה. אני פונה לשר האוצר להרים את הכפפה הזאת. יש הרבה דברים שנמצאים היום על השולחן, אבל הדבר הזה חשוב. הוא חשוב גם למצב מלחמה וגם לרעידות אדמה, כי כשאתה כבר מוסיף ממ"דים, אתה מחזק את הבניין. הבניין יכול להיות עמיד גם לרעידות אדמה, וכמובן גם אפשר יהיה לעשות התחדשות עירונית וכו'. אבל את המרכיב של הממ"ד, להוריד לאנשים שלא מסוגלים לבנות אותו, ולכן הצעת החוק הזאת היא חלק מהעניין, ואנחנו ניאבק וננסה לגרום לכך שבאמת המדינה תגרום לכך שאנשים יבנו את הממ"דים האלה, ולא יצטרכו לפנות אותם, לא יצטרכו לפנות כל כך הרבה אנשים כמו שיש לנו באשקלון, עם כל כך הרבה יחידות דיור שאין בהן ממ"ד. הצעת החוק מוגשת, אדוני, ללא הסתייגויות. אבקש כי הכנסת תתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה.

תודה, אדוני. חברי הכנסת, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות או בקשות דיבור.

נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 37), התשפ"ד 2023, כנוסח הוועדה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. נא לשבת. הצבעה. סעיפים 1 2 נתקבלו. בעד, שמונה, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 37), התשפ"ד 2023. ההצבעה תהיה אלקטרונית. הצבעה.

שמונה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 37),

התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. חברי הכנסת, הנושא הבא לסדר-היום, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 26(1) לחוק-יסוד: הממשלה על הפסקת כהונתה של סגנית השר במשרד האוצר חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר. אני מזמין את שר המשפטים, השר יריב לוין, למסור את הודעת הממשלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בהתאם לסעיף 9(א)(8) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבד להודיע כי בהתאם לסעיף 26(1) לחוק-יסוד: הממשלה, נפסקה כהונתה של סגנית השר במשרד האוצר חברת הכנסת מיכל וולדיגר ביום 29 באוקטובר 2023 בשעה 10:00, בהתאם לסעיף 5ב לחוק הממשלה, התשס"א 2001. תודה לשר יריב לוין. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי י"ז בחשוון התשפ"ד, 1 בנובמבר 2023, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.